היום י"א באלול תשע"ט, 11 בספטמבר 2019, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הסעיף הראשון: הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 73) (תיעוד חזותי או קולי בקלפיות), התשע"ט 2019, לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, נא לשבת, אלא אם כן לא רוצים לשבת, אני לא מכריח. כחול לבן בימין הקיצוני, אז שם, לפי בקשה של חבר הכנסת האוזר העברנו אתכם לימין הקיצוני. חברי הכנסת, לפני שאזמין את שר המשפטים חבר הכנסת אמיר אוחנה להציג את החוק, אני רק מפנה את תשומת ליבכם לכך שבמייל אצלכם נמצאת חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת בנושא של הפרוצדורה הקשורה לחוק. זה מה שמעניין אותי כרגע, לא עניין של מהות. על מהות אנחנו חלוקים, חברי הכנסת השונים,

אבל בסעיף 8 כותב היועץ המשפטי לכנסת: בהתאם להלכה הפסוקה, חקיקת ההסדר המוצע מחייבת כתנאי הכרחי השגת רוב של 61 חברי כנסת ומעלה בשלוש הקריאות. פירוש הדבר שגם בקריאה הראשונה, אם אנחנו רוצים להכריז על כך שהחוק עבר, נדרש רוב של 61 חברי הכנסת ומעלה. זה הייעוץ המשפטי שאני קיבלתי וכך אנחנו גם ננהג, אלא אם כן הייעוץ המשפטי יודיע משהו אחר.

זה יפה שאתם מכבדים את הייעוץ המשפטי, זה חריג. אני כבר הורדתי מן הדוכן חברת כנסת שדיברה בגנות הייעוץ המשפטי לכנסת, חברת הכנסת מהאופוזיציה, אז אני מציע לא להתבדח על חשבון הייעוץ המשפטי לכנסת, שתמיד מקצועי, תמיד רציני ותמיד מחייב את כולנו. אנחנו מעריכים את זה.

החוק עבר,

כפי שאמרתי, היועץ המשפטי יודיע משהו אחר. חוות הדעת אומרת,

אם תקשיבו לי ולא תעירו הערות, הוא אמר: עבר.

יעבור רק אם בכל הקריאות יימצא לו רוב של 61 חברי כנסת ומעלה.

אם בקריאה הראשונה,

יש 50 בעד ו-40 נגד, החוק לא עבר. החוק לא עבר ולא יועבר לקריאה שנייה ושלישית. זאת העמדה של הלשכה המשפטית בכנסת. בבקשה, אדוני שר המשפטים חבר הכנסת אמיר אוחנה. מן הצד השני, ברשותך, אדוני השר. וכפי שאמרתי, כל האמור לעיל לא מתייחס להסכמה או אי-הסכמה עם מהות החוק, אנחנו מדברים כרגע על הפרוצדורה הפרלמנטרית בכנסת. תודה לך,

חברותיי וחבריי חברי הכנסת, שקיפות

אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר.

כל המתחולל באולם ההצבעה ובזמן הספירה הוא ערובה לטוהר הבחירות. היינו מצפים מיושבי הבית הזה כולם לתמוך בהצעת החוק ורק להצטער על שלא הם הביאו אותה קודם בפני הציבור, משום שמי שיוצא נגד הצעת החוק הזאת יוצא נגד אזרחי ישראל ומאפשר הלכה למעשה את הרחקת תוצאות הבחירות לכנסת משיקוף מלא ואמיתי של דין הבוחר. מה אומרת הצעת החוק? אם לפשט, היא אומרת את הדבר הבא: כל מה שהמפקח יכול,

בסמכות ובאופן חוקי, לקלוט בחושיו,

לראות בעיניו או לשמוע באוזניו, הוא יוכל לתעד לא רק במאגר הזיכרון האנושי אלא גם במאגר זיכרון דיגיטלי, שמטבע הדברים נוטה פחות לבעיות זיכרון, שכחה ומניפולציות. הא ותו לא. לא תצלום רנטגן ולא פריסקופ שיחדור מעל המחיצה ויפר את פרטיות הבוחר מאחורי הפרגוד או יפגע כמלוא הנימה בחשאיות הבחירות, אלא מצלמה רגילה, אפשר גם של טלפון סלולרי, אשר תתעד את המתרחש באולמות ההצבעה ובזמן ספירת הקולות. איך בדיוק ההצעה הזאת משרתת את הליכוד? איך היא מזיקה לחבריי, שידברו כאן, ודאי, נגד החוק?

חבריי מזייפים בחירות? אתם בונים על זיוף קולות?

אז ממה אתם חוששים? היועצים המשפטיים הנכבדים, והם לא רק נכבדים אלא גם חביבים עליי באופן אישי מאוד, אמרו את דברם נגד קידום הצעת החוק.

בזה נסתם הגולל? האם נבחרי הציבור הם עדר של בוטים נטול תבונה שאינו מסוגל לשאול למה? כשר משפטים תכבד את היועץ המשפטי לממשלה.

חבר הכנסת סעדי, הרי אתה אמרת באחד הדיונים השבוע, כשר המשפטים תכבד אותם. שהליכוד מזייף בחירות, ככה אמרת, זה מה שהוכח. זו עובדה. אדרבה,

הייתי מצפה שאתה מכל האנשים, תגיד: אני רוצה מצלמות.

מאה אחוז, אז תענה לי, אז תענה לי, למה אתה לא רוצה שיהיו מצלמות ואז יתפסו גם את הליכוד אם הוא מזייף.

שלא הליכוד יעשה את זה.

אתה מפחד ממשהו? לא מפחדים משום דבר. אתם מפחדים. אתם מפחדים. יש משקיפים. טוב, אני מבקש להמשיך, אדוני. חברי הכנסת, אני מבקש לאפשר לשר המשפטים להציג את החוק.

"המצלמות תבאנה לאנדרלמוסיה"? אפשר לקבל הסבר מנומק לטענה הזו? האם המצלמות בכבישים הביאו לאנדרלמוסיה או ליותר סדר? ולמה "המצלמות תרתענה מצביעים מוחלשים"? המצלמות בבתי המסחר מרתיעות קונים מוחלשים? הן מרתיעות גנבים, ובמקרה שלנו, גנבי בחירות. את הזייפנים המצלמות ירתיעו. המצביע תם הלב, שממילא כשהוא מגיע לקלפי הוא מוסר את תעודת הזהות שלו, הוא מזדהה, פרטיו נרשמים, או נמחקים מספר הבוחרים, והצבעתו מתועדת וכתובה, הוא יורתע כי יש מצלמות באולם ההצבעה ובמשך הספירה? הזייפן יורתע. שהמשקיף שלך יצלם את תעודת הזהות?

היועמ"שים אמרו. נו, שאלתם אותם במה דברים אמורים? חבר הכנסת אוסאמה סעדי, השר מציג את החוק. אתה רשום לדיון עוד מעט. הם אומרים, היועצים המשפטיים: החוק לא יזכה לדיון הראוי כי אין די זמן. בואו נבחן את הטענה הזאת. השבוע הצגתי את החוק בפני הממשלה והבאתי אותו להצבעה. אתם יודעים, חבריי, כמה זמן נמשך הדיון? כשלוש שעות. מישהו מהחברים עתידי הניסיון הפרלמנטרי והמיניסטריאלי, אולי בני גנץ, אולי גבי אשכנזי, אולי אפילו יאיר לפיד, שמדי פעם היה מגיע לבית הזה, בין טיסה לטיסה, כשר חוץ בעיני עצמו, יכולים להצביע לי על עוד הצעת חוק, אפילו חוק-יסוד,

שזכתה לדיון עומק של שלוש שעות בממשלה, במעמד ראש הממשלה, לפני שהגיעה לבית הזה? מישהו יכול להצביע לי על עוד חוק כזה? הרי בשבוע ממוצע ועדת השרים לענייני חקיקה, שהיא ועדה מצומצמת יותר, גם בבכירות וגם בהיקף, דנה בכ-40 הצעות חקיקה, שזוכות במקרה הטוב לכמה דקות דיון. וכשהחוק, אם הצעתי למליאה תתקבל, יעבור לוועדה שתוקם להמשך הדיונים, האם הוא יקבל זמן דיון שהוא פחות מההצעה הממוצעת שמגיעה לבית הזה בזמן שגרה, או שמשך הדיון יהיה ארוך, ואפילו בהרבה, מהממוצע? איזה חוק מקבל יותר שעות דיון מהחוק הפשוט והאזוטרי הזה? ולמה פשוט ואזוטרי? משום שהצעת החוק הזאת איננה משנה את כללי המשחק, ממש כפי שמצלמת מהירות איננה משנה את כללי התנועה, היא רק מאפשרת לאכוף אותם. אנחנו סברנו שאין בכלל צורך בחקיקה. פשיטא שמותר לצלם, כפי שמותר לצלם בכל מקום ציבורי, להבדיל מרשות הפרט, קל וחומר כשהצילום נועד להגשים מטרה נאצלת, טוהר הבחירות. אבל הינה, באה ועדת הבחירות לאחרונה, אחרי הבחירות האחרונות, ואשר גם בהן יש טענות קשות, הנבדקות, לזיופים, ואמרה: אפשר, אבל בחקיקה.

רוצים חקיקה? הינה חקיקה. ועכשיו, אומרים לנו היועצים המשפטיים: לא. אפשר בחקיקה, אבל אחרי הבחירות. למה לא חוקקת אחרי הבחירות הקודמות?

כי חוות הדעת הגיעה לפני שלושה שבועות, חברת הכנסת גרמן.

אחרי הבחירות? אתם שומעים את עצמכם? איפה הייתם עשר שנים? אתם אומרים: כן, אתם יכולים לסגור את דלתות האורווה, אבל רק אחרי שכל הסוסים יברחו ממנה. איפה הייתם, אתם רשאים, חברת הכנסת גרמן, הטענה שלך נענתה, ואני אענה עליה פעם אחת נוספת: חוות הדעת של מלצר היא ששינתה את המצב החוקי הקיים, היא שאמרה: אי-אפשר לצלם בלי חקיקה. וזה קרה לפני שלושה שבועות, לא עשר שנים, חבר הכנסת סעדי. בוודאי, לפני שלושה שבועות.

נכון. באפריל הוא אמר את זה, נתן חוות דעת.

אז אתם אומרים: אתם יכולים לעלות על הרכבת, אבל רק אחרי שהיא תצא מהתחנה. נבחרי ציבור נכבדים, רבותיי, אתם הפכתם לרשת של בוטים. אתם מכפיפים ראשכם בפני ההבל הזה בהכנעה, וכל מה שיש לכם למלמל כמו זומבים זה: היועץ המשפטי אמר. מי אתם? איפה האינטלקט שלכם?

איפה היושרה? איפה השכל הישר?

איפה המשקל הראייתי, בוא, חבר הכנסת האוזר, בוא תתמודד. אתה אדם אינטליגנטי

בוא תתמודד. תודה, תודה. למה יחסית?

יחסית אליי לא.

המשקל הראייתי שניתן לסרטונים הוא אפס.

משקל ראייתי אפס? אני שואל אותך, מר האוזר. בוא תתמודד. חבר הכנסת האוזר, תתמודד עם זה רגע. הוא אומר שהמשקל הראייתי שיינתן לסרטונים הללו הוא אפס. אתם השתגעתם? אפס? אדם הולך ברחוב, אדם רגיל, אזרח הולך ברחוב ורואה לנגד עיניו מקרה אלימות, נגיד מקרה רצח,

שולף את הסלולרי שלו ומצלם את מקרה הרצח. הוא מעביר את הסרטון למשטרה. אני מחזיק

האם בית המשפט יכול או לא יכול להרשיע, איך אתה מבסוט מעצמך, איזו הברקה הבאת, האם בית המשפט ירשיע או לא ירשיע כשהסרטון הזה לבדו הוא הראיה המרכזית? האם הוא ירשיע או לא ירשיע? לא רק שהוא יכול, הוא קרוב לוודאי ירשיע וישלח את הרוצח למאסר עולם, וזה מאסר עולם, זה משפט פלילי, רבותיי, אלה דיני נפשות. אפס משקל ראייתי? תגידו, אתם שומעים את עצמכם? מה זה,

הכיסא ריק.

אתה יכול לסיים, נכון? אני אחכה, אני אחכה. אז יאללה,

אני אמתין עד שהיושב-ראש יאמר לי שאפשר להמשיך. חברי סיעת הליכוד, שבו נא.

אדוני השר ימשיך. חבר הכנסת סעדי.

היא ב-17 לחודש. כמה אתם אוהבים מצלמות,

תודה, אדוני. וזה בשונה מכולנו. זה רק הם. אנחנו מה זה צנועים, אף פעם לא הצטלמנו. כן, בבקשה, אדוני ימשיך. תודה, אדוני. אפשר כמובן לדון על שאלת המשקל. יש ודאי מקרים שגם לסרטונים אפשר לעשות מניפולציות, כאילו שלזיכרון האנושי לא, אבל בכל זאת, מה טוב יותר מסרטון שמתאר רצף של אירועים, להבדיל מתמונה בודדת,

ובו אפשר לשמוע ולראות את ההתרחשות? בעוד אנחנו מדברים, כפי שאדוני אמר, יש מצלמות מכל עבר הצופות עלינו ומיקרופונים המאזינים לנו. האם זה מרתיע מישהו מכם? אומרת ועדת הבחירות: אין לנו די זמן להיערך. ששש. חברי הכנסת, השר מציג את החוק.

אומרת ועדת הבחירות: אין לנו די זמן להיערך. אבל איזו מטלה מטילה הצעת החוק הזאת על ועדת הבחירות? הרי השיטה שבה בחר המחוקק הישראלי לפיקוח על הבחירות היא שהמפלגות כולן רשאיות לשלוח נציגים לקלפיות, וכשאלה מפקחים על אלה, זו הדרך הטובה ביותר לשמור על האינטרס של טוהר הבחירות. כך קבע המחוקק הישראלי: מפלגה אחת מפקחת שלא יתבצעו זיופים לטובת התשע האחרות, או ה-40 האחרות, והאחרות כולן מוודאות שלא יתבצעו זיופים לטובת האחת. המפלגות שולחות נציגים מטעמן, אלה מפקחים על אלה, אלה מאזנים את אלה. אותם מפקחים יורשו לצלם, ככה, לשלוף סלולרי ולצלם. איזו היערכות זה מטיל על ועדת הבחירות? מה ההבל הזה? מקובלת עלינו הטענה שברגיל מוטב היה לדון בחוק בדרך המלך, במנגנונים הרגילים הנהוגים בכנסת ובממשלה, אבל המצב איננו רגיל: אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכת בחירות חסרת תקדים בישראל, בחירות חוזרות בפער של כמה חודשים, כאשר מספר קטן יחסית של קולות היה עשוי לשנות את תמונת המנדטים באופן דרמטי, שהיה חוסך למדינה כולה את ההליכה לבחירות נוספות. הדבר הזה מחייב אותנו לפעילות מהירה ונחרצת עוד לפני הבחירות, וגם בסד הזמנים הדחוק, כדי לוודא את הגשמת טוהר הבחירות, כך שתוצאותיהן תשקפנה נאמנה את הצבעתם של אזרחי ישראל, וכך אנו עושים היום. מי שמתנגד למצלמות הוא או זייפן או נהנה מהזיופים. היות שאני מקווה שאתם אינכם כאלה, גם אם אתם מאוד רוצים לנגח את ראש הממשלה נתניהו, אני קורא לכם להצביע בעד הצעת החוק, שתאפשר תיעוד בכל קלפי, בכל מגזר ובכל מקום בארץ באופן שוויוני וללא אפליה. על כן, אדוני, אנו גם כופרים בחוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת, שלפיה בשל פגיעה שתיתכן ברכיבי השוויון והחשאיות שבסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת יש צורך מיוחד ברוב מיוחד של 61 חברי כנסת להצעת החוק הזאת, ולשיטתנו די שהיא תעבור ברוב רגיל. בדיוק את השוויון משרתת הצעת החוק הזאת. המצלמות של נציג הליכוד או כל מפלגה אחרת תשרתנה את טוהר הבחירות ואת כל המפלגות האחרות באותה מידה. כרטיס הזיכרון ובו תיעוד המתרחש בהצבעה ובעת ספירת הקולות יישאר אצל ועדת הבחירות לצורך בירור כל מקרה של חריגה, וכל מפלגה תוכל לעשות בו שימוש. לא פגיעה בשוויון יש בהצעת חוק זו אלא הגשמת השוויון יש בה, לא אנדרלמוסיה ואי-סדר יש בהצעת חוק זו אלא הרתעת פורעי חוק והגשמת טוהר הבחירות יש בה. לא ניתן להצביע נגד הצעת החוק הזו ולהסתתר מאחורי מילים גדולות וריקות. זה או שאתה בעד טוהר הבחירות או שאתה נגד. אני מחזיק בידיי,

את חוות הדעת שנמסרה הבוקר מטעם היועץ המשפטי לכנסת, ובכל הכבוד הראוי, ובאמת יש כבוד, אני חולק עליה. אני חושב שמותר לנו, נבחרי הציבור, אתה כשר המשפטים חולק על דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, מותר גם לך כחבר כנסת, של היועץ המשפטי לכנסת. זה שאתם רוצים, את היועץ המשפטי, מי אתה, מה זה? שאיננו שר המשפטים, גם לך, חבר הכנסת סעדי, תודה, חבר הכנסת סעדי. רגע, אני אענה לך.

אם מה שאתה, לא בית משפט עליון, לא יועץ משפטי לממשלה,

חבר הכנסת סעדי, אני רוצה לענות לך. אני מתייחס. אני מתייחס אליך בכבוד.

אם אתה,

שאי-אפשר לערער אחר החלטות היועצים המשפטיים, בעצם הפכתם אותם מיועצים לפוסקים.

כלומר, זו לא עצה, מה הייתה עמדתך בנושא בקעת הירדן? תענה מה, בקעת

אדוני, הוא זה שמחליט, הוא זה שמקבל את ההחלטות.

ומי שיחליט זו הכנסת הזאת. הכנסת הזאת תצביע ותקבל את ההחלטה.

בוא אתה, אדוני הנכבד שהוא גם משפטן,

ותחזק את חוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת. הוא אומר כאן שסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, מדבר על כך שהבחירות לכנסת תהיינה שוויוניות, ישירות, וחשאיות.

שהצעת החוק הזו פוגעת בין היתר גם באלמנט החשאיות. עכשיו, אדוני יסביר לי האם,

רגע, שנייה, עוד מעט נדבר גם על השוויון. בוא נדבר על החשאיות. האם מישהו בהצעת החוק הזו ביקש מצלמות רנטגן? פריסקופים שילכו מעבר לפרגוד לראות מה כל אחד מצביע? פריסקופים משהו פה נפגע בחשאיות של הבחירות? כמובן, זה מופרך. אדוני כמשפטן אולי בהגינותו יסכים איתי.

לעולם לא.

אז אני מקשיב לאדוני. איך הצעת החוק הזו פוגעת בחשאיות הבחירות? תן לי, אני אעלה ואסביר. רוצים לזרוע פחד, טוב, תחשוב על זה בינתיים. תחשוב על זה.

השר צריך לסיים כבר את דבריו, אתם מפריעים לו. אדוני השר, נא להגיע לסיכום דבריך. תודה לך, אדוני. רק שנייה, ברשותך. אז אתה חושב בינתיים על תשובה לגבי החשאיות.

ועכשיו בוא נדבר על השוויוניות. בוא נדבר על השוויוניות. אם היושב-ראש ייתן לי, אני אענה. אני חושב שהיושב-ראש מאפשר לך.

יהיה דיון, בוודאי החברים יוכלו להביא את טיעוניהם.

אני מקבל עליי את סמכותו של היושב-ראש.

אדוני ראה בחוות הדעת שיש טענה שהצעת החוק פוגעת בשוויון.

היא מגשימה את השוויון. המצלמות האלה עושות שירות לטוהר הבחירות. כל המפלגות צריכות לרצות שיהיו כמה שיותר מצלמות, מטעמן ולא מטעמן, כי מצלמה לא יודעת,

כי מצלמה לא יודעת, 70 שנה לא היה טוהר בחירות? ב-1948, עשר שנים אתם בשלטון.

ב-1948 לא חשבנו להוציא את הסלולריים ולצלם, חבר הכנסת סעדי, כי לא היו סלולריים.

רק בבחירות האלה,

רק בבחירות האלה, אחרי שאנחנו, אני עונה לך, חבר הכנסת סעדי. אחרי שעשינו שימוש, אז איך הגעתם לשלטון אם לא,

אני באמת מתייחס אליך בכבוד. תשמע, בבחירות האלה אנחנו עשינו שימוש במצלמות, סברנו שזה חוקי. סברנו שאין בעיה עם זה.

קיבלנו את חוות דעתו המסויגת של יושב-ראש ועדת הבחירות, שקבע כללים כאלה ואחרים. ולפני כשלושה שבועות הוא נתן חוות דעת, שאתה בוודאי מכיר אותה, שאסור לצלם אלא אם יש הסמכה בחוק. אז הינה, איפה היינו עשר שנים.

לפני שלושה שבועות ניתנה חוות הדעת הזו. הוא עשה סיירת של 3,000 איש עם 3,000 מצלמות. ויש 11,000 קלפיות, מה לעשות שזה לא נותן כיסוי מלא? אנחנו רוצים שטוהר הבחירות יישמר באופן מלא ולא באופן חלקי. אולי יש מי שזה נוח להם שהבחירות וטוהרן יהיו חלקיים. אנחנו רוצים שקיפות מוחלטת, אנחנו רוצים מצלמות בכל הקלפיות.

ופה אני פונה גם ליושב-ראש הכנסת וגם לחברי הכנסת: היות שאני סבור שמותר ואפשר להתווכח עם הנאמר גם בחוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת וגם בחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, וכך אני עושה כאן, אני מזמין את אדוני לא להיכנע לתכתיב הזה שלפיו אנחנו חייבים רוב של 61 ואין בלתו כדי להעביר את החוק הזה. די לשיטתי בחוק רגיל, ממש, מה לשיטתך בבקעת הירדן?

ממש כשם שחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שהשלכותיו היו הרבה יותר דרמטיות, הרבה יותר רחבות, עבר במליאת הכנסת ברוב של, למיטב זכרוני, 32 חברי כנסת או 30 וכמה חברי כנסת, ולא ברוב של 61. אגב, הוא עבר, למיטב זיכרוני, תשעה ימים לפני הבחירות הכלליות לכנסת, לכל אלה שאומרים: למה עכשיו, לפני הבחירות, תעשו את זה אחרי הבחירות.

תנו לנו לגנוב את הסוסים, אחרי זה תסגרו את דלתות האורווה. בוועדת הסכמה זה עבר.

אז אנחנו מבקשים כאן לערער את התפיסה הזו שהיועצים המשפטיים הם אלה שמנהלים את המדינה. אנחנו מבקשים לערער את הדבר הזה. אנחנו רוצים לומר לציבור שיש לנו אחריות. האחריות שקיבלנו היא מכוח הבחירות שבהן נבחרו לכנסת כל אחת ואחד שיושבים כאן לפניי כדי לקבוע את החוקים, כדי לנהל את ענייני המדינה. אם אנחנו אומרים שהיועצים המשפטיים והם בלבד הם אלה שיחליטו משום שאי-אפשר לערער על חוות דעתם, אנחנו מפקיעים את הריבונות מהציבור, אז מי צריך, שלו הריבונות, לציבור הריבונות.

אנחנו מפקירים את הריבונות שהציבור הפקיד בידינו לדרג בלתי נבחר, לדרג של משפטנים, שעם כל הכבוד, הוא אמור לייעץ, ואנחנו בעצם מועלים בתפקידנו. אני מבקש לא לעשות את הדבר הזה.

שהתחולל במשך שנים רבות וארוכות. ואני אפילו, אם אדוני ירשה לי, אתן סקירה קצרה של התהליך הזה, ואנחנו רוצים לשנות אותו. אנחנו רוצים להפוך את הגלגל. הרי מה שקרה פה, שנותיה הראשונות של המדינה לא התאפיינו בהטרוגניות שלטונית.

הן התאפיינו בשלטון מונוליטי, מונוגמי, של מפא"י אז, מפלגת העבודה היום. וכשבגין, מורנו ורבנו עליו השלום, עלה לשלטון ב-1977 הם היו בחרדה. הם היו בחרדה אמיתית. הפשיסט, כך הם כינו את בגין. סליחה, בגין, הם לא קראו לו בגין: חבר הכנסת היושב ליד חבר הכנסת בדר, כך בן-גוריון קרא לבגין. עד כדי כך הוא ראה בו דמון, הוא חשש ממנו. וכשהוא נבחר, ויש פה בוודאי ותיקים שזוכרים זאת, אני רואה את מר בנדר היקר, אני רואה אחרים, כשהוא נבחר התחיל תהליך של שאיבת סמכויות מהדרג הנבחר לדרג הממונה.

חששו ממה שיעשה בגין,

למדינה הוא יחריב אותה, הוא יחולל בה אנדרלמוסיה, תוהו ובוהו.

לא במהפכה החוקתית של שנות התשעים, כבר אז בשנות השבעים שופט צעיר בבית המשפט העליון, בפסק דין שנקרא מזרחי, לא בנק המזרחי של המהפכה החוקתית, אלא ערעור פלילי בשם מזרחי, של אדם בשם מזרחי, כתב את המילים הבאות, שימו לב, חבריי המחוקקים, אתם אלה שהמשפט הזה מדבר אליהם,

"מילותיו של החוק אינן מבצרים שיש לכובשם באמצעות מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי המשתנה על פי נסיבות הזמן והמקום". וכך בעצם התחיל התהליך של עיקור החוק, מילותיו של החוק ומשמעותו של החוק מהתוכן המקורי שלהם, והפקדתם בידי דרג לא נבחר של יועצים משפטיים. את המהלך הזה, רבותיי, אנחנו היום מבקשים להפוך. האחריות היא עלינו, הריבונות היא של הציבור, והוא הפקיד אותה בידינו כדי לנהל את ענייני המדינה, בידינו, ולא בידי יועצים משפטיים, עם כל הכבוד והיקר וההוד שאנחנו רוחשים להם. ולכן רבותיי, אני מבקש מכם, למען טוהר הבחירות, למען שקיפות הבחירות ולמען האמת, שהיא חשובה אפילו יותר מהיציבות, כי אולי דעתכם המקורית הייתה נגד, אבל האמת חשובה יותר, כמו שאמר נשיא בית המשפט העליון הראשון משה זמורה: אמת ויציב, אמת עדיף. ובהקשר הזה אני אסיים ואפנה לכיסאות הריקים, לכיסאות הריקים הללו של מפלגתו של אביגדור ליברמן, של ישראל ביתנו, שבמוצאי שבת האחרונים, במילותיו שלו, בכתביו שלו, הוא כתב: אנחנו מתחייבים להצביע בעד חוק המצלמות. לא נציב שום תנאים. זה בפוסט של אביגדור ליברמן ממוצאי שבת. והינה, לא חלפו להן 48 שעות, אפילו 48 שעות לא חלפו, כמו שהוא הבטיח לחסל את הנייה, ומאז, כמה זמן עבר, אדוני יסיים. והוא חזר בו. הוא חזר בו והודיע שלא יצביע בעד חוק המצלמות.

מהפחד הוא אפילו לא נוכח כאן, לא נמצא כאן כדי לעמוד מאחורי דיבורו ולהצביע נגד החוק, אלא הוא פשוט נעדר. אני מודה לכם ומציע לכם להצביע בעד חוק המצלמות.

תודה, אדוני שר המשפטים. אנחנו שמענו את שר המשפטים מציג לנו את הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 73) (תיעוד חזותי או קולי בקלפיות), התשע"ט 2019, לקריאה ראשונה, ואנחנו עוברים לדיון. כן, אדוני? בבקשה, אדוני יכול להתערב בכל שלב בדיון. ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו,

אחריו, חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן, מיכאל ביטון, אבי ניסנקורן וכן הלאה,

החבר'ה של ליברמן כאן?

אה, הם לא כאן? חלאס, מספיק, אדוני ראש הממשלה. אם ליברמן היה כאן, אם הוא היה מביא את חברי הכנסת שלו להצביע, אם הוא היה עומד בהתחייבות שהוא נתן לבוחר רק לפני כמה ימים, אם הוא לא היה מזגזג שוב, הרי היינו מעבירים את החוק הזה ברוב מוחץ. לא היה בכלל ויכוח, ובוודאות היינו מונעים זיופים וגנבת בחירות. בינתיים מי שמזייף, חברי הכנסת, נא לא להפריע. איך אפשר להתנגד, חברי סיעת הליכוד, חברי סיעת הליכוד, אתם כרגע לא עוזרים למפריעים.

טלפון סלולרי.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אתה מאוד פעיל היום בדיון. יש לך עוד מעט זכות דיבור. אדוני ראש הממשלה ימשיך ברצף. הערבים מגינים על ליברמן. איך אפשר להתנגד לצילום בטלפון סלולרי, כזה, שאנחנו משתמשים בו בכל מקום? כל המרחב הציבורי היום, בארץ ובעולם, מכוסה בטלפונים סלולריים: בסופרמרקט מצלמים, בכנסת מצלמים, בבנק מצלמים, במסעדות מצלמים, בכל מקום מצלמים. רק במקום, אפרופו אשדוד, כן, אני אומר לכם, אני שמעתי את צהלות השמחה של לפיד וגנץ. איזה צהלות שמחה?

אני לא יודע איפה צהלו יותר, ירו על אזרחים,

חברת הכנסת זנדברג.

אצל לפיד וגנץ.

בשמחה גדולה. ירו על אזרחי ישראל, חברת הכנסת זנדברג. חברת הכנסת זנדברג. אכן, ואני בין אזרחי ישראל. דיברתי איתם בקור רוח, אמרתי להם להתפנות. אבל שמחה כזאת אצל לפיד וגנץ, בושה,

בכל מקרה, זו הוכחה נוספת

אבל פתאום החליטו שיש רק מקום אחד,

ומונעים כאן מצלמות כדי לאפשר את זיהום הבחירות. ואין שום הסבר, שום הסבר, לבד מהרצון למנוע, עשר שנים זכית בבחירות ואף אחד לא אמר, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מספיק. את מניעת הזיופים,

איפה הייתה, מספיק, חבר הכנסת סעדי. מספיק. מספיק עם אספת הבחירות הזאת.

תודה, חברת הכנסת זנדברג.

ממה אתם מפחדים? ממה אתם

אתה יודע שאתה שקרן. אביגדור ליברמן פועל להפיל את הליכוד.

אתה שקרן ואתה יודע.

הכנסת איימן עודה, מספיק.

מספיק.

רק מי שאמון עליו יודע איך עושים את זה. אתה מכשיל, אני רק אומר לכם שזה תהליך הדרגתי. אתה מסלף. תהיה בכלא אז. לכן הודעתי לארצות הברית בימים האחרונים על החלטתי, ושימו לב מה הייתה התגובה האמריקנית כשהודעתי שאני מתכוון להחיל את הריבונות הישראלית על כל יישובי יהודה ושומרון וגם על בקעת הירדן. הם אמרו כך: אין שינוי במדיניות האמריקנית. הם לא תקפו,

אבל הם גם תדרכו. הם תדרכו כלי תקשורת ואמרו את הדברים הבאים, דובר אמריקני מתדרך: ההכרזה של ראש הממשלה נתניהו לא מונעת את תוכנית השלום שלנו. במקרה שהאוזן של ה-16M לא מבינה, במקרה שלא קולטים, יש פה משמעות עצומה. ואני אמרתי לכם שהתנאים הבשילו, זה תהליך. אני עשיתי את התהליך הזה בממשל הזה קודם כול בהשפעה על העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, על ההכרה בירושלים כבירת ישראל, על ההכרה האמריקנית בריבונותנו ברמת הגולן, על היציאה האמריקנית מהסדר הגרעין המסוכן, שאגב, גנץ, לפיד ואשכנזי תמכו בו. כל הדברים האלה לקחו זמן, וגם זה לוקח זמן ולקח זמן. אנחנו עושים פעולה, ואני פועל כדי שתהיה הכרה בריבונות הישראלית, איך ברחת אתמול, בבקעת הירדן. איך ברחת אתמול? מר ביטחון, מר ביטחון, איך ברחת, כמו ארנב. חבר הכנסת איימן עודה, מספיק. אתה מבסוט, החמאס, מה קרה?

חבר הכנסת איימן עודה, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

ביום ראשון אני מתכוון לעשות צעד נוסף. אני מתכוון להביא להחלטת הממשלה את הסדרת היישוב מבואות יריחו. זה, אגב, יישוב שהקמתי כחווה חקלאית ב-1999. זהו צעד המשך להכרזה על הריבונות. זה מה שנכון לעשות, זה מה שצריך לעשות, זה מה שהעם רוצה שנעשה. אבל העם יוכל להביע את דעתו רק אם יבוא לקלפי בהמוניו ויצביע ליכוד.

והעם יכול לקבל את דעתו ולקבל את החלטתו רק אם נמנע את גנבת הבחירות.

הדרך היחידה לממש את המדיניות שאני הכרזתי עליה, הדרך היחידה למנוע את גנבת הבחירות זה לבוא בהמונים לקלפי. לא יעזור לך, זהו, סיימת. עכשיו זו השאלה למי זה יעזור, לכם או לנו. היום מניעת המצלמות תעזור לכם. בקלפי, בעזרת השם, זה יעזור לנו. תודה רבה לכם. תודה, מה קרה? מה קרה? זה הליכודיאדה, הליכודיאדה. לא, לא, לא.

זה ממש לא מצחיק, חברים. ממש לא מצחיק. לא, כדאי לדעת מה הובטח. הם מביישים את הבית.

חבר הכנסת איימן עודה, חבר הכנסת איימן עודה. נא לצאת, חבר הכנסת עודה. נא לצאת, חבר הכנסת איימן עודה, נא לצאת מן האולם. חבר הכנסת זוהר, שב. חבר הכנסת זוהר, שב. תוציאו את איימן עודה, תוציאו אותו. חברי הכנסת של הליכוד, שבו במקומות. טרוריסט, מצלמה, מה אתם, חבר הכנסת איימן עודה, ביקשתי ממך לצאת מן האולם. חבר הכנסת איימן עודה, ביקשתי ממך לצאת מן האולם.

צא, חבר הכנסת איימן עודה. בבקשה, אדוני, נא לצאת. תנסה להיות עצמאי פעם אחת. צא, כבר, נו. נאומים שלך שמעתי, כן. טרוריסט, (חבר הכנסת איימן עודה יוצא מאולם המליאה.) חברי הכנסת, נא לשבת. חוצפן. חוצפן, חוצפן. אני רשמתי לפניי, לפי קריאות הביניים, את כוונת כל חברי הכנסת לדבר רק על חוק המצלמות. אני רשמתי לפניי את קריאות הביניים שאף אחד לא יסטה מן הנושא, ידבר רק על חוק המצלמות. אני מציע לכולם להירגע.

לראש הממשלה מותר לעשות תעמולה.

אני פשוט שמעתי מה שאמרתם במהלך דבריו, אז באמת זה פחות או יותר כמו ההערה שמישהו אוהב להצטלם ומישהו אחר לא. זה באותה רמה ילדותית, ההערה הזאת. בבקשה, חברי הכנסת של הליכוד. אני מציע, זאת הייתה באמת פעם אחרונה, ההתנהגות הזאת.

להוציא את כל הסיעה, אבל זה פחות או יותר מה שהייתי צריך לעשות. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת מיכאל

אז ברגע מסוים, כבוד היושב-ראש, מבינים מי מפחד מהמצלמות. בדיוק ככה. פחדו מהמצלמה והיא כולה מצלמה. יא זייפנים, גנבי בחירות. זה בדיוק מה שאתם. זה בדיוק מה שעושים הליכוד והעומד בראשו, מר נתניהו.

הוא עושה את הגנבה הגדולה בהיסטוריה של המדינה הזו. כבר לא מדובר בשמפניה, כבר לא מדובר בסיגרים, מדובר בגנבת מערכת בחירות, מדובר בהשתלטות עוינת על המערכה האחרונה והמקום האחרון שעדיין יש בו שוויון בין כלל אזרחי המדינה. הפחד הזה, מריחים אותו כבר בנאום שהיה פה, כבר מריחים כמה מר נתניהו מפחד לאבד את השלטון. סוף-סוף הוא מריח את זה, זה מתקרב אליו, הוא מפחד, הוא משקשק, הוא מוביל את מערכת הבחירות הזו לשנאה תהומית ולהסתה נגד האוכלוסייה הערבית. טוהר בחירות? על איזה טוהר בחירות מדובר? לא מדובר על טוהר בחירות. אתם לא מבינים מה זה טוהר. אתם לא מבינים מה זה להתנהג בצורה נכונה. כבר היועצים המשפטיים אמרו את דברם, אני לא אתעכב על הנושא של טוהר הבחירות. אני מזהירה ממסע ההסתה שאתמול התגלה יותר בבירור בפייסבוק של מר נתניהו: הערבים רוצים להשמיד את כולנו,

זה מה שנכתב בפייסבוק של המועמד להשתלט בכוחנות על השלטון, כי הוא יודע שהוא מאבד את זה. הנאום שהיה כרגע, אני לא אתייחס לנאום של עלק שר המשפטים, נאום מבזה בעיניי, אבל הנאום של מי שעומד בראש הממשלה, הוא לא התייחס להסתה שהוא מסית נגד האוכלוסייה הערבית. הוא לא התייחס להסתה שלו, אבל הוא התייחס לפחדים שלו. הוא רמז לכם: יש לי תוכנית אדירה. אנחנו כל הזמן ידענו. כשהוא נאם באו"ם על השלום, ידענו שהוא מתכנן מלחמות, כשהוא נואם על אין פרטנר, זה הוא שהוא לא פרטנר, והוא רוצה למשוך את כולנו למלחמה באזור הזה, רוצה להבעיר את האזור, רוצה לדרוס את הדמוקרטיה. אז בואו אני אספר לכם. תודה, גברתי. האוכלוסייה הערבית לא מפחדת כמוכם ממצלמות. תודה, גברתי. אנחנו לא רק נצביע, אנחנו נצטלם סלפי עם צחוק גדול. אתם יודעים למה? כי אנחנו הולכים להפיל אתכם, ואתם הולכים לא להיות בממשלה הבאה. תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת ביטון. זה לא מה שנמסר לנו, אבל בבקשה. חבר הכנסת יאיר לפיד,

חבר הכנסת אבי ניסנקורן. תודה רבה, אדוני. את מה שאתם רואים פה היום אפשר לסכם בארבע מילים: יותר מדי זמן בתפקיד, את מה שראיתם אתמול על הבמה באשדוד אפשר לסכם בארבע מילים: יותר מדי זמן בתפקיד, את כל מערכת הבחירות המשונה הזאת אפשר לסכם בארבע מילים: יותר מדי זמן בתפקיד. 13 שנה ראש הממשלה הזה יותר מדי. הוא עייף, הוא טועה כל הזמן, הלך הקסם. שנה רצוף רק נכשל. יצא לבחירות מיותרות, סיבוב ראשון, כולם אמרו: יש לו ניצחון בכיס,

הלך להקים ממשלה, נכשל. מול החמאס בעזה, ראינו אתמול. לא ראיתי מעודי המחשה כל כך מדויקת,

של הביטוי: הגיע זמנו לרדת מהבמה, מה שראינו אתמול באשדוד. כל הזמן הוא אומר: רוצים להפיל אותי, מנסים להפיל אותי. הוא עמד פה לפני שלוש דקות ואמר: מנסים להפיל אותי. סליחה, אתה לא המלך.

אנחנו רוצים להפיל אותך, יש בחירות, זה נקרא דמוקרטיה, אנחנו רצים נגדך, ככה זה עובד.

החבר שלו, הולך לשיחות עם האיראנים, הפסיק לספור אותו. כלכלה הייתה פעם הצד החזק שלו, נכשל בכל הפרמטרים: גירעון, צמיחה, יוקר המחיה. לא במקרה יש בעולם הגבלת קדנציות. הוא איבד קשר עין עם החיים האמיתיים, עם יוקר המחיה, עם החרדה של ילדים בממ"דים. גם סיפורי השחיתות, התיקים הפליליים שלו זה תיקים של מישהו שכבר לא ממש מבדיל בין מותר לאסור. בעוד שישה ימים אנחנו יכולים להיפרד ממנו, ייקח איתו גם את ליצמן וסמוטריץ'. לא פרידה מכוערת, פרידה דמוקרטית, מנומסת, מכובדת. נגיד לו תודה רבה,

זה ייגמר, ואחרי שבועיים כולם יסתכלו סביב ויגלו שהחיים ממשיכים: הילדים הולכים לבית הספר, המחירים בסופר יורדים, סחטנים וקיצונים לא מנהלים לנו את החיים. טראמפ יהיה חבר של ראש הממשלה החדש, כי ככה זה עובד. יתברר שאפשר בלעדיו, יתברר שאפילו יותר טוב בלעדיו. וגם לו יהיה יותר טוב, כי אם מסתכלים עליו באמת, אנשים שמכירים אותו הרבה שנים, כולם רואים שגם הוא יודע שהוא יותר מדי שנים בתפקיד. תודה, חבר הכנסת יאיר לפיד. חבר הכנסת ניסנקורן, בבקשה, אדוני.

חברת הכנסת גרמן, שאת חזרת למקומך המקורי ברשימה,

ממשלת נתניהו עושה ספין אחד גדול, ספין מכוער של הסתה, הסתה נגד מיעוטים, הסתה נגד קבוצות. יש ספין שאין פיקוח על מערך הבחירות. כשוועדת הבחירות באה ואומרת: אנחנו שמים 3,000 פקחים עם מצלמות, ממשלת נתניהו מנסה לייצר עיוורון כאילו זה לא קיים, כשהנציג שלהם, של הליכוד, אומר בוועדת הבחירות המרכזית שזה הסדר ראוי, אז פתאום הוא לא קיים, פתאום אין לו שום משמעות בוועדת הבחירות המרכזית. מה שהכי מכוער בספין הזה הוא שכל המטרה שלו זה ליצור שנאה, זה ליצור פניקה, זה לייצר שיבוש של מערך הבחירות. כששומרי החוק ושומרי הסף, וזה בדיוק התפקיד שלהם: היועץ המשפטי לממשלה, יושב-ראש ועדת הבחירות, היועץ המשפטי לכנסת, באים ואומרים שיש פה מעשה פסול, שר המשפטים וממשלת ישראל באים ומנסים להכתים את שומרי הסף. אני חושב שהגענו פה לסף של ביזיון, ואנחנו כל פעם מתפלאים מחדש שנתניהו מוכן להגיע אליו, הכול בשביל לשמור על שלטון השחיתות שלו. אז אני חושב שהיום כנסת ישראל מראה בגרות בכך שהיא לא נותנת להצעה האומללה הזאת, שכל המטרה שלה לשבש את מהלכי הבחירות,

תודה, חבר הכנסת ניסנקורן. חברת הכנסת יעל גרמן, ואחריה, חברת הכנסת קארין אלהרר. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים להצגה, להצגה נוספת בבימויו של במאי הסחרירים וההסתה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנכנס, עשה הופעה, כמו שאומרים, appearance, וכפי שהוא בא גם הלך. הרי הכול פה הצגה ואין כאן כל כוונה אמיתית באמת להעביר איזשהו חוק. בואו נסתכל על העובדות. הרי כשאנחנו מסתכלים אנחנו שומעים מכל עבר שכל הנוכחים כאן,

ללא יוצא מן הכלל, גם קואליציה וגם אופוזיציה, בעד טוהר הבחירות. כולנו מעריכים את הערך הזה, כולנו רוצים לשמור עליו, אבל לא על ידי כך שכל אחד יצלם מכל זווית כל מי שהוא רוצה. אנחנו רוצים לשמור על טוהר המידות ואנחנו גם רוצים לצלם, אבל על ידי ועדת בחירות מסודרת. וראו נא זה, ועדת הבחירות באה ואומרות לנו במפורש: אנחנו מתכוונים לעבות ולהוסיף פקחים. הפקחים שלנו, קרוב ל-3,500, יהיו מצוידים במצלמת גוף. אנחנו מוסיפים עוד אמצעי בקרה. אנחנו נדאג שיהיה פקח שידאג שלא יהיו זיופים. אז בשביל מה החוק, חברים? יהיה פיקוח, יהיו מצלמות, חבר הכנסת ביטן, רק שהמצלמות יהיו מפוקחות על ידי מי שצריך לפקח, ועדת הבחירות, ולא על ידי כל מי ומה שנמצא, שיעשה רק תוהו ובוהו וכאוס, שכנראה זה מה שאתם רוצים. וראו נא זה, יושב-ראש ועדת הבחירות השופט העליון חנן מלצר, רחמנא ליצלן,

זה לא בדיוק מוערך על ידכם, בא ואמר שאין צורך בחוק, היועץ המשפטי לממשלה חיווה את דעתו בפני הממשלה שאין צורך בחוק, היועץ המשפטי של הבית המכובד הזה, של הכנסת,

בא ואמר שהוא מתנגד לחוק ושהחוק אינו חוקתי. אז שוב אני שואלת: בשביל מה החוק הזה? התשובה היא ברורה: החוק הזה, ההופעה הזאת, הכול הצגה שמטרתה אחת: שוב להסיט. להסיט גם בטי"ת וגם בתי"ו. להסיט קודם כול את תשומת הלב מכל הבעיות שאנחנו מכירים שיש לנו, לרבות מה שקורה בדרום ובצפון ובחינוך, אחרי הדוח המפואר של ה-OECD, ובבריאות. להסיט את תשומת הלב, וגם להסית,

נגד הערבים.

כי ראש הממשלה ואתם מפחדים, בצדק, לאבד את הבחירות.

אז ההצגה, חברותיי וחבריי, התחילה ותסתיים. המסך ירד לאחר הבחירות האלה על שלטונו הרע, המסית, תודה רבה. המפריד והמדיח של בנימין נתניהו. חברת הכנסת גרמן, תודה רבה לך. חבריי, תקפידו על הזמן. לכל אחד מכם יש בחירות. אדוני היושב-ראש, אמסלם, לא

חברת הכנסת קארין אלהרר, שלוש דקות, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, איזה פער יש בין ההצהרות המנופחות למעט מאוד מעשים, בין הדיבורים שלא עולים כסף לתכל'ס, בין מסיבות העיתונאים הפומפוזיות, אפילו כאן בכנסת, לבין הירידה מהבמה לצלילי האזעקות. פעם הוא הבטיח העברת מעונות לאחריות משרד החינוך, פעם תוכנית לאומית למניעת אלימות במשפחה, פעם העברות תקציב, לגליזציות, ואתמול אפילו סיפוח של הבקעה. אוי, אוי, אוי. בעולם של נתניהו הוא תמיד מבטיח. אבל הוא אף פעם לא הבטיח לקיים. אתמול הפנטזיות שמכר נתניהו, הספינים, מסכי העשן, המופע הגרנדיוזי קרס כמו מגדל קלפים. נתניהו פגש את המציאות, הוא ראה שההצהרה הריקה שלו מלפני עשור למוטט את שלטון החמאס לא עומדת במבחן המציאות. זה רק מוטט את הכנס שלו ומחרב באופן יום-יומי את שגרת החיים של תושבי הדרום. אתמול התגלה הפער הגדול בין התדמית שלו, שאותה הוא מנסה לשמר, מר ביטחון, לבין העובדה הפשוטה שמי ששולט באמת בביטחון בדרום זה יחיא סנוואר והחבר שלו הנייה. ראש הממשלה קיבל הצצה חטופה לחיים של תושבי הדרום: ההבנה האיומה הזאת, שהכול יכול לקרוס ברגע,

החרדה בכל צבע אדום, התחושה שהמדינה נטשה אותך. אבל אתם יודעים מה, דבר אחד טוב קרה: אחרי חודשים ארוכים שבהם מרכזי חוסן לא קיבלו את התקציב הראוי והמטפלים חלמו על משכורת סדירה, משרד הבריאות העביר את הכסף. שר הבריאות בנימין נתניהו הבין סוף-סוף שצריך לתקצב. כנראה שהייתה דרושה חוויה מטלטלת. התמונות הקשות אתמול שמו לנו את המראה ישר בפנים. נתניהו משקר לנו כבר זמן רב. הוא עושה את זה בלי בושה, גם כשהוא טוען שהוא שולט במציאות הביטחונית. הוא משקר גם כשהוא טוען שרוחאני רוצה שגנץ ולפיד יעלו לשלטון. כמה עוד אפשר להמציא? הכול הכול כדי לשוב לכיסא ראש הממשלה. נתניהו, עם ישראל ראוי להרבה הרבה יותר. הגיע הזמן שתרד מהבמה פעם אחת בכבוד.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת יזהר שי, חבר הכנסת יזהר שי לא נמצא כאן.

בבקשה, גברתי. תמר, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כולנו השתתפנו כרגע בכנס ליכוד.

אנחנו בדרך כלל לא באים לכנסים של הליכוד, אדוני השר יריב לוין.

השר לוין. חברת הכנסת זנדברג, אולי להתנער מהדברים של חבר הכנסת לשעבר רז,

אדוני כבוד השר, כבוד השר, בבקשה, אדוני. בבקשה, גברתי. עם כל הכבוד, אני לא לוקחת ממך שיעורים בגינויים. אם אתה היית מנצל את הבמה כדי להתנער מראש ממשלה שחשוד

מרמה והפרת אמונים,

אני מבינה שאצלכם ככה זה,

כזה שילוב של פניקה ויהירות. שני השרים המכובדים, תנו לדבר, תפסיקו. הזחיחות ההיסטרית שלכם, זה באמת שילוב של היבריס, על הפקת הפריימריז שהיא עברה.

וחשש ופניקה.

אתם הולכים להפסיד, ככה זה מרגיש.

אני יודעת שהתחושה הזאת זרה לכם, אבל זה עומד לקרות בקרוב. זה ממש עוד שישה ימים, יש לכם עוד ימים ספורים לספור. זאת התחושה שעברה עלייך לפני חודש? רק בשלוש דקות, דודי, אדוני שר התקשורת.

בחיים הפוליטיים לפעמים מנצחים ולפעמים מפסידים, ככה זה קורה, ככה זה הולך, תתחילו להתרגל. אתה יודע, הכול עובר, להפסיד לניצן הורוביץ. אני אספר לך. חבר הכנסת אמסלם, תתפלא, בחיים הפוליטיים לפעמים מנצחים ולפעמים מפסידים. אמרת: שתו לי, חיסלו אותי, הולכים לחסל אותי. אגב, ממש לא אמרתי את זה. שמעתי,

אני בגאווה ניצחתי ובגאווה הפסדתי. אדוני השר, זהו.

אתם, לעומת זאת, חושבים שלעולם חוסן. אתה יודע, ככה בדיוק שלטון מפא"י הרגיש רגע לפני שהוא קרס, שילוב של שחיתות ויהירות ופניקה. ככה בדיוק אתם נראים, את הרעד שלכם אפשר להרגיש עד פה. מכיוון שנשארו לי שתי דקות, אולי, אז אני לא אפרט על חוק המצלמות ועל טוהר הבחירות,

כי באמת שלחוק הזה אין שום קשר לא למצלמות, לא לשקיפות, לא לסטורי ולא לטוהר בחירות. לחוק הזה יש קשר אך ורק לדבר אחד, למה שמוכן לעשות ראש הממשלה כדי להימלט מהכלא. מדובר כאן באסיר נמלט בדרך לגלימת האסיר, ואתם יודעים מי מביש?

כי הוא עושה הכול בשביל להציל את עצמו, כל הכבוד לו, מחיאות כפיים. מי שמביך, מי שמביש זה אתם, שמחזיקים לו את הגלימה מאחור והולכים אחריו עד לרגע שבו דלתות הכלא נסגרות. יש כאלה שאומרים שהליכוד ייפטר מנתניהו, אולי ימליך את יולי אדלשטיין, אולי את גדעון סער. לי זה לא נראה. לי נראה שאתם תחזיקו לו את האזיקים עד שהוא ייכנס לתוך התא ולא תעזבו אותו עד שהוא יורשע בשוחד, ועל זה כל אחד ואחד מכם יצטרך להסתכל במראה בסוף הקריירה שלו, על איך הוא נתן לדבר כזה, איך כל אמת מידה, הכול מותר: להפיץ מסרי שנאה, לשקר, לברוח ממשפט צדק. הכול מותר כדי להציל ראש ממשלה,

אבל זה הכול, פה זה מתחיל ופה זה נגמר, ולכן,

תודה רבה. דודי, זמנה עבר, אני מבקש. החסינות, המצלמות, זמן הדיבור שלה הסתיים. כל מה שתנסו לגרור כדי להציל את זה לא יעזור לכם. יש עוד שישה ימים, ובסופם אתם הולכים הביתה.

תודה רבה, גברתי, תודה רבה. ואם לא? ואם לא, מאמי?

אתם בכל זאת שרים בממשלה, אני רק מציע לכם, תהיו, לא, אני באמת מבקש.

אני מבקש מכם, תכבדו את המקום. אורלי פרומן, גברתי, לא נמצאת כאן, איימן עודה, הוצא החוצה. יואב סגלוביץ, אדוני. תקפידו, שלוש דקות. את עדיין לא שרה, אבל תתאפקי. מעניין אותי מה אומר בן אדם שהיה חשוב לו פעם להילחם בשחיתות. רק תגיד לי מתי הזמן מתחיל. כן אדוני, בבקשה. ראינו הדגמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מכשיר סלולרי, הדגים איתו, ואז בלי תכנון מראש, חבר הכנסת איימן עודה עשה את מה שכנראה יכול להיות בחדרי הקלפי מחר בבוקר. הוא ניסה לצלם אותו, ואז מה קרה? שני מאבטחים קפצו עליו, אחד קוראים לו חבר הכנסת מיקי זוהר, ויואב קיש כמדומני, אני מקווה שאני לא מטעה. וכאשר ראש הממשלה באלגנטיות דווקא חיבק אותו, אמר: בוא נשחק את המשחק,

זה בדיוק מה שיקרה, זה בדיוק מה שרצו שיקרה. קיבלנו הדגמה מדויקת. אז תיתן לגנוב את הבחירות, הדגמה מדויקת.

אתה לא היית כאן, לא ישבת כאן, לא ראית את המחזה.

אגיד רק משפט אחד: במליאת הכנסת,

על חשבוני או על חשבונו? אני אתן לך עוד עשר שניות, בבקשה. משפט אחד, וגם ככה, אתה מבין, בתוך מליאת הכנסת אסור לצלם,

בבקשה, תמשיך,

חזרנו. מה לי ולחוק?

בדיוק כך,

אין בסיס אמיתי לקיומה, השאלה מאיזה זווית זה בחוק, אין בסיס. השר אמסלם, אין בסיס אמיתי. הכול בסדר. בבקשה, אדוני, תמשיך. כמה זמן יש לי? אנחנו נוסיף לך 30 שניות. זמנך עבר, יעבור בקרוב. אין בסיס אמיתי לקיומה של מכת זיופים, כפי שטוענים שהייתה בבחירות, פשוט אין עובדות כאלה. יש בסיס אמיתי אחר: יש לנו הנהגה עבריינית, שלא בוחלת באמצעים, והדיון הזה והחוק הזה הם דוגמה נוספת לכך. טוהר הבחירות, אתם אומרים בלי בושה, אומרים, בזמן שהיועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי לכנסת אומרים שאין זה חוקתי. הנהגה עבריינית, שרים וחברי כנסת, לא צריך מצלמות לאתר אותם, הם יושבים כאן בינינו. לא צריך לאסוף ראיות, הן נכתבו, הומלצו וזה נמצא בכתבי חשדות. טוהר בחירות ומצלמות הם ספין, סגלוביץ' כתב אישום ושימוע הם המציאות. שוחד, מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה הם העבירות.

הממשלה הצביעה פה אחד בעד, פה אחד תרתי משמע,

קוראים לפה הזה בנימין נתניהו. ואתם הולכים להצביע היום על חוק אווילי, פוגעני,

ובלתי חוקתי. אתם תצביעו פה אחד בעד איש אחד שממתין לשימוע על שוחד. אתם מוכנים לפגוע, כשם שפגעתם עד עכשיו, בכלל המערכות, ועכשיו גם בבסיס של כולנו: האמון שהבחירות במדינת ישראל

ללא סיבה, ללא עובדה, כאילו אין מחר, כאילו עשר שנים אינכם על כס השלטון. הפחד והשקר מובילים אתכם. כל מי שהצביע בעד החוק הרע הזה, אתם, אתם, לקראת שימוע.

התקופה הרעה הזאת תרדוף את כבודכם העצמי, את יושרכם, את הנהגתכם, שלפיה אתם טוענים: אנחנו רוצים להנהיג אחרי, מתישהו, פעם. מה תספרו לאנשים הקרובים לכם? שלא הייתה לכם ברירה? שאתם לא רוצים להיפגע פוליטית? שפחדתם? לא טוהר ולא תואר לכם. אנחנו מכבדים את היועץ ואת יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, ככה אתם אומרים,

הם אכן עובדי ציבור, השר אוחנה התבלבל, אך אינם עובדים אצלכם ואינם שלכם. תודה רבה, אדוני. הם עובדי מדינה ומשרתים אותה, לא אתכם. הם משרתים את המדינה, וחלק משירותם הוא להגן מפני שרירות הלב והדין. כן, כן, אתם ממש התבלבלתם. המדינה חזקה ממנהיגיה, שסטו, עיוותו ומוליכים את כולנו בכחש. התקופה הזאת תעבור יחד איתכם.

השימוע של ביבי בתיק השוחד הוא ב-2 באוקטובר, השימוע של כולכם הוא ב-17 בספטמבר. תודה רבה, אדוני, תודה רבה. אני מבקש ממך, תעזוב את המקום. תודה. אל תיכנס יותר, סליחה. חבריא, אני מצטער, כל אחד מדבר, אבל יש תקנון לכנסת והוא אומר שלוש דקות. הוספתי עוד 30 שניות, של סגלוביץ', אצלו זה המלצה, הוא מעל החוק. הוא שיבש חקירה, הוא אפילו לא אומר את זה. דודי, בוא נשמור על שיח של כבוד. שמעתי אותו, גם ככה אחד מכפיש את השני. קראתי את דוח אשכנזי, אלעזר שטרן נמצא כאן? אורית פרקש-הכהן, גברתי, בבקשה, ודודי מבטיח שהוא לא, זה מאסר 20 שנה לבן אדם, רק על בסיס מה שכתוב. אדוני היושב-ראש, זה שר התקשורת? כן, זה שר התקשורת. הרי אתה שיבשת, דודי, שר התקשורת, אני מבקש.

לא נהוג להוציא שרים מהמליאה, באמת שלא נהוג. אז אני מבקש ממך, תפסיק,

הוא מעל החוק. הוא טוען שאנחנו עבריינים? זה בסדר?

העבריין הראשי. זה שר התקשורת? אדוני השר. שר התקשורת זה אני, ואתה שיבשת, ראש אגף חקירות הוא עבריין? בבקשה. והכי חמור, שיבש חקירה. ראש אגף

חבריא, תקשיבו, שיבש חקירה כראש אגף החקירות.

הוא אומר שהשר הוא עבריין. אין חמור מזה.

שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה,

אבל כשהיא מתחילה לדבר אני אוציא את מי שיפריע לה.

חברת הכנסת ברביבאי. זהו, הסתיימו עשר השניות. שכל אחד ייתן לשני לדבר. אפשר להעיר הערה, אבל לא להפוך את זה לוויכוח. בבקשה, גברתי. יושב-ראש הכנסת, כבר יומיים אנחנו עסוקים בספין המצלמות, שכל מטרתו להסיר מסדר-היום את ממשלת החשודים, את שלושת כתבי האישום. אף מילה על הגירעון, אפס בביטחון, הזנחה פושעת בכל מגזר שבודקים אותו לעומק. ובכל זאת, הדיון היום מאוד ציער אותי. ישבתי כאן בצד עם חבריי ולא האמנתי להתנהלות. כך לא צריכה להיראות כנסת ישראל, כך לא צריכים להיראות חברי כנסת בכנסת ישראל, כך לא צריך להישמע שר משפטים בממשלת ישראל. הוא התקשה להבין מה הבעיה, סנגר על חוק שהוא לא מבין, ברמת האינטלקט, מה ההתנגדות אליו וחלק על עמדת היועצים המשפטיים. אז אני אנסה להסביר לשר המשפטים. גם אני למדתי בפקולטה למשפטים, ומקריאה די קצרה של החוק הזה מבינים שמדובר בקשקוש מקושקש ובניסיון לגנוב את הציבור, לגנוב את דעת הציבור. כל נציג פוליטי, של כל רשימה, בכל קלפי, יוכל להיכנס עם טלפון סלולרי, ללוות כל מצביע, שהוא אדם פרטי, לצלם אותו, כולל את פניו, ולצילום הזה, תקשיבו טוב, גם אין הגנה של חוק הפרטיות, אפשר לעשות איתו מה שרוצים. ואם בכלל מגישים בגינו איזושהי תלונה, מה שיכול לקרות בקלות, משיקולים פוליטיים, גם לא חל על זה שום חיסיון משום סוג שהוא. אם אני הייתי עובדת מדינה, שוטרת, סתם בן אדם שלא נעים לו להיכנס לקלפי ולהיתקל בבריונים, לא הייתי אוהבת את החוק הזה. זהו חוק רע, חוק רשלני, כתוב בצורה נוראית מבחינה מקצועית. כל העולם עסוק בהגבלת מידע של חברות ענק כמו פייסבוק, כמו גוגל, כל העולם עסוק בשמירה על פרטיותנו, אבל הממשלה שלנו, שקוראת לעצמה נציגים של הציבור, מזלזלת בנו ובפרטיות שלנו, והכול בשביל להרתיע אנשים מלממש את זכותם הדמוקרטית. ואני אגיד את מה שיגיד נציג היועץ המשפטי לממשלה, שישב ליד שר המשפטים שלו כולו חושש מלהביע את דעתו: החוק הוא רע,

לא עכשיו וגם לא אחרי הבחירות. יש קו ישיר בין חוקי ההמלצות לחוק המצלמות: להשתיק ולהשתיק ולהשתיק. נשתיק את המשטרה מהמלצות על כתבי אישום, נשתיק את הציבור מלבוא לקלפי, ונשתיק גם את חברי הכנסת. גם אני ראיתי כאן את חבר הכנסת מצלם את ראש הממשלה ומדגים איך זה נראה כשדוחפים לך מצלמה סלולרית לפנים. לא, זה לא טוהר בחירות, זה קשקוש, זאת התבהמות. בשם הילדים שלנו אני מבקשת שנפסיק את מופע החלילן מהמלין. ממשלה שלמה הולכת אחרי חלילן שמוליך אותה לטביעה, מבלבלת אותנו בין יום ולילה, בין מה מותר למה אסור, בין מה ממלכתי לבין מה לא, בין מה מותר למה לא מותר. לשבת בדיונים ולשמוע שר משפטים משתיק יועץ משפטי, מתווכח איתו, לא נותן לו את המקום לדבר, מחר הילדים שלנו, יעצור אותם שוטר ברחוב, ומה הם יגידו לו אם הם יקבלו דוח משטרה? הם יגידו לו: אדוני השוטר, אני חולק עליך, לך תחפש, תסתובב. או אדם יקבל פסק דין מבית משפט שהוא צריך לשלם לאדם אחר סכום כסף,

ומכאן הדרך היא לאנרכיה. תודה, גברתי, תודה רבה. אבל כנראה שהממשלה הזו עסוקה בדבר אחד בלבד: בשימור שלטונו של אדם שנמלט מפלילים. ואנחנו נעצור את זה. אנחנו נעצור את זה בעוד כמה ימים, כי הציבור לא טיפש. תודה רבה. תודה רבה, גברתי, תודה רבה לך. רם בן-ברק, לא נוכח, עומר ינקלביץ' אינה נוכחת, אוסאמה סעדי, אינו נוכח, היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, לא נמצא, חבר הכנסת כסיף, לא נמצא. חבר הכנסת צבי האוזר, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חוק המצלמות הוא צעד טקטי באסטרטגיית בחירות של בנימין נתניהו, אסטרטגיה שמטרתה אחת: לפלג ולרסק את החברה הישראלית, אסטרטגיה שמטרתה להאכיל את הציבור, להונות אותו כאילו הבחירות הן על סדר-יום מדיני, על הסדר מדיני מול הפלסטינים, כאילו הבחירות הן על ימין חזק ושמאל חלש. נתניהו, האיש שיושב בכיסא הריק כאן מולנו, בונה על טראומה שנוצרה בקרב חלק מהציבור לפני למעלה מרבע מאה, טראומת 1993,

כאילו שום דבר לא קרה מאז בישראל, כאילו שום דבר לא השתנה במזרח התיכון. כל זאת כדי לייצר הפרד ומשול בחברה הישראלית, כל זאת כדי להפחיד שאם חלילה חלילה נתניהו לא ימשיך לקדנציה חמישית, תעלה כאן ממשלה שתמסור שטחים ותביא עלינו טרור ותביא את האיראנים לכפר סבא. האמת היא, ואת זה כל ליכודניק יודע, שבעשור האחרון נתניהו אמר כן לשתי מדינות לשני עמים, בבר-אילן, נתניהו אמר כן להקפאת ההתיישבות ביהודה ושומרון, אמר כן לתוכנית הנסיגות של קרי. אפשר להגיד גם שנתניהו דברים שלא מרבים לדבר עליהם, ניהל משא ומתן עם אסד על ירידה מרמת הגולן, עד שנשמעו הדי פיצוצים בחוצות דמשק, אי-שם ב-2011. ממשלות נתניהו בעשור האחרון נשענות באופן עקבי על ה"לא" הפלסטיני, ועם יד על הלב, אדוני היושב-ראש, כולכם יודעים שה"לא" הזה, אם נרצה ואם לא נרצה, ככל הנראה ילווה אותנו גם בשנים הקרובות. חבריי חברי הכנסת, אתגרי 2019 אינם אתגרי 1993. לצערי, ואני מקווה שאתבדה, מסתמן יותר ויותר שאנחנו עומדים בפני אתגרים הדומים יותר לאתגרי 1973, כן, אתגר מלחמת יום כיפור. גם באותם ימים היו מי שניסו לטשטש את המציאות וקידשו קונספציה שהתעלמה מהאיום המתרגש. רבותיי, איום רב-חזיתי, מצפון ומדרום, של ירי טילים מסיבי ומדויק הוא איום מן הסוג שטרם ניצב בפני החברה הישראלית. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לעמוד מול איומים אלה של חמש השנים הקרובות כאשר היא קרועה, שסועה ומפוצלת. יש רגעים בהיסטוריה של אומה שהמחלוקת היא מחויבת המציאות, ישראל איננה נמצאת בחלון זמן שכזה, אלא בחלון זמן היסטורי שמחייב עוצמות הנובעות מתוך לכידות ומתוך סולידריות. לאנשי הימין שצופים בנו כעת עכשיו וחשים תחושה עמוקה של סלידה ממה שמתרחש כאן, אני רוצה לומר לכם: קרב החסינות של נתניהו איננו מרכיב בחוסן הלאומי של ישראל. תודה רבה, אדוני. הוא משבש סדרי בראשית, הוא מחליש את ישראל, הוא פוגע בחוסן הלאומי. אחדות חשובה לנו יותר מחסינות. תודה רבה, אדוני. המדינה חשובה יותר מהמפלגה. צו השעה בעת הזאת הוא אחדות לאומית. הגיעה העת להניח בצד את המחלוקות, להתחיל מסע ארוך של פיוס לאומי, ולחפש את המשותף ולא את המפלג ואת המרסק.

חבר הכנסת איתן גינזבורג, לא נמצא. חבר הכנסת עמיר פרץ, כבודו. מה שנקרא, באת בזמן, חזרת בזמן.

היושב-ראש, חברי הכנסת, מה עכשיו? לא, אפשר לברר את זה בהזדמנות אחרת? חברים, חברים, ששש. רגע, אנחנו נוסיף לך את הדקות האלה. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אחרי 32 שנים בכנסת אני בפעם הראשונה מופיע כאן, בלי שפם. ללא שפם, כדי שכל מי שנמצא כאן יבין בדיוק מה אני אומר, יאמין לכל מילה. כי אחרי הספין שעשו עלינו אנשי הליכוד, אז אנחנו שוב מודיעים: אנחנו לא נשב בממשלת נתניהו.

מי שלא הבין, אני אחזור על זה שוב: אורלי לוי ואני לא נשב בממשלת נתניהו.

אנחנו לא נזמין אתכם, תהיה רגוע.

אני מודה לך.

כבר יש תוצאות.

אני שמח. מצוין. מיקי, אני מודה לך מאוד. זו האמת, מה לעשות? אני מודה לך, מודה לך מאוד. חבל שלא עשיתם את זה לפני חודש. לא הייתי צריך להוריד את השפם אם הייתם עושים את זה. אנחנו, עם האידיאולוגיה השמאלנית שלך?

אני מודה לך מאוד. אנחנו לא יכולים. אתה רוצה להקים פה מדינה פלסטינית, אנחנו נשב איתך בממשלה? תגיד את זה שוב, אני מודה לך מאוד. היושב-ראש מאפשר לו?

הוא אמר את זה, שמענו.

אנחנו דנים היום בחוק המצלמות. זהו אחד החוקים שבהם נחצו כל הקווים האדומים. כאן, לראשונה, ראינו סימון של אוכלוסייה שלמה, אבל הפעם באופן בוטה. כל המעשים שנעשו בעבר בשקט, בניסיון להסתיר אותם, הפעם הכול היה בוטה. אנחנו כחברה יכולים לומר היום שהקונסטלציה הפוליטית הצילה אותנו מהכתם הגדול הזה של חוק שהיה מגיע לספר החוקים הישראלי ומכתים אותו, כי הוא יוצר מצב שבו יש סימון של אנשים, יש הגדרה של אנשים. אבל היום הייתי רוצה חוק מצלמות. האמת היא, אדוני היושב-ראש, שהייתי מאוד רוצה להעביר היום את חוק המצלמות, אבל לא המצלמות האלה. הייתי רוצה להעביר את חוק המצלמות שילך ויצלם את הפחד, את החרדה, של כל אותם ילדים שחיים בעוטף עזה שנים רבות ומרגישים,

חבר הכנסת גפני, משא ומתן קואליציוני, לא עכשיו. יש עוד הרבה ימים, אז אני מבקש. חבר הכנסת אמסלם, כבוד השר, אתם יכולים לשבת בצד,

חברת הכנסת פרקש, בבקשה, לא שומעים אותו. זה לא אולם המליאה. אני ארצה שנכבד את הדוברים.

ואני אחזור ואומר: הייתי רוצה שהיום יעבור חוק המצלמות בישראל, אבל מצלמות אחרות, שמצלמות את הפחד והחרדה של ילדי עוטף עזה, שמצלמות את הקשישים שנאנקים בגלל חוסר היכולת שלהם להתקיים בכבוד, שמצלמות את הנכים שנאלצים לצאת לרחובות כדי להילחם על זכויותיהם, שמצלמות את אותם חולים ששוכבים בבתי החולים, שם, במסדרונות, ואי-אפשר להגיע אליהם. מדוע אי-אפשר להגיע אליהם, אדוני היושב-ראש? מכיוון שבמדינת ישראל על כל 1,000 נפש יש ארבע אחיות. ב-OECD מדברים על 11 אחיות על כל 1,000 נפש. לכן, כאשר רואים את המצוקה בבתי החולים מבינים מאיפה זה בא. הייתי רוצה לצלם במצלמות גדולות את הזוגות הצעירים שלא מצליחים לגמור את החודש, שצריכים להתלבט אם האישה תלך לעבודה או שתשלם 6,000 שקל על המעונות של הילדים שלה. הייתי רוצה לצלם את הזוגות הצעירים שמגיעים לבנק ורוצים לקחת משכנתה ואומרים להם: תביאו 30%. הוא אומר: מאיפה אני אביא 30%? לא לכולם יש הורים עשירים. תודה רבה, אדוני. ואז, מה קורה? מה קורה? קורה שדווקא האוכלוסיות שצריכות להיות מטופחות על ידי המדינה הזאת הופכות לאוכלוסיות שאיש לא מוכן לצלם אותן, לבוא ולתעד אותן. הלוואי שמחוק המצלמות היום היינו ממציאים את חוק המצלמות של החברה הישראלית,

כי, אדוני היושב-ראש, לא במצב חירום ביטחוני אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים במצב חירום חברתי. ולכן צריכה להישמע כאן אזעקת צבע אדום חברתית, כי אנחנו נקים כיפת ברזל חברתית במדינה הזאת. ואני מצטער על התמונות האלה שאתמול חווה ראש הממשלה, אבל חבל שהוא הלך, כי אחרי שהוא הולך, אנחנו נשארים בעוטף עזה כדי לחוות מה המשמעות של כל אזעקה ואזעקה.

ואיך אומרים? כנראה כיפת הברזל הצילה את ראש הממשלה כמה וכמה פעמים, והיא אולי זו שגם מצילה אותו מפני המשך כהונתו. אני מקווה שהפעם זה לא יעמוד לו. ומשפט אחרון, אדוני היושב-ראש, ברשותך. אני מבקש ממך, אדוני, אתה מדבר ארבע וחצי דקות. אני מאוד מכבד אותך,

שזה יהיה המשפט האחרון.

פעם ראשונה מופיע בפניכם בהופעת בכורה שכזאת, כן? אדוני, בבקשה, משפט אחרון.

בלי השפם, נכון מאוד. רק על זה צריך לתת לו שעה, את אומרת. בבקשה, אדוני. אני רוצה לומר שבעוד כמה ימים אזרחי ישראל ילכו לקלפיות. אני מקווה שהם יתעלמו מכל ההמולה שיוצר ראש הממשלה, כי אני מאלה שמתנגדים לצעדים חד-צדדיים, לא של התנתקות ולא של סיפוח. חבל שעוסקים בדברים כל כך חשובים רק עם ספינים ולא בצורה יותר רצינית.

אני מקווה שביום שלישי בלילה תיווצר הזדמנות לבנות ממשלה חדשה, שלא רק מחליפה את ביבי אלא גם מחליפה את המדיניות שלו.

תודה רבה, אדוני. תודה רבה.

חבר הכנסת שמולי, לא נמצא כאן. חברת הכנסת חיימוביץ' לא נמצאת. אני יכולה במקומה. אה, אוקיי. אז החלפתן. חברת הכנסת ברביבאי, בבקשה. שוב, אני מבקש להקפיד על שלוש דקות. ההצבעה היום היא על הדמוקרטיה, על שומרי הסף, וכנגד הספינים של ראש הממשלה נתניהו, שיעשה הכול כדי שלא נדבר על המצב הביטחוני, על הבריאות, על החינוך והרווחה.

כן, כבודו, תכף תשמע. כי הרי ראש הממשלה לא רוצה שנדבר על מה שבאמת מעניין את האזרחים.

בעברית: רודנות,

היא "שיטת ממשל שבה המדינה נשלטת על ידי אדם יחיד" תראו כמה זה מדייק, כמה ההגדרה מדויקת, "או קבוצת מיעוט של אנשים המרכזת בידיה כוח מוחלט, ללא הפרדת רשויות", כך שהדיקטטור, לאמור הרודן, שולט בשלוש הרשויות במקביל: הרשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת. נשמע לכם מוכר? למעשה דיקטטורה היא בדיוק מה שמנסה ראש הממשלה נתניהו לעשות. חלומו הוא לשלוט באופן מלא בכל שלוש הרשויות, שלא נדבר על הניסיון לסגור את התקשורת החופשית ובכך למנוע כל ביקורת עליו וחשיפת האמת. בעצם שליטה מלאה תעניק לו את החסינות שעבורה,

הוא ישלם כל מחיר. אנחנו רואים את זה יום-יום, שעה-שעה. הוא ירמוס את כל מערכות הדמוקרטיה, ישקר ויצא נגד כל חוות דעת משפטית, ראיתם את זה פה בעיניכם, כדי להסיט את הדיון שוב ושוב מהבעיות הבוערות של אזרחי מדינת ישראל. כותב איל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת, עכשיו, לפני כמה ימים: "מצב שבו ימים ספורים לפני הבחירות נחקק הסדר שמשמעותו המעשית היא הענקת יתרון משמעותי למפלגה אחת, שהלכה למעשה היא היוזמת והמובילה את החקיקה, על פני המפלגות המתחרות בה, מוביל לפגיעה בליבת עקרון השוויון בבחירות" ולא רק זה, "היורדת לשורש התהליך הדמוקרטי". גם נשיא המדינה, איש ליכוד, אוהב ישראל, אמר השבוע: "אני מבקש לדחות בשאט נפש את הניסיונות לערער את אמון הציבור בגופים האלה ובמקצועיות המובילה אותם בתהליך ההיערכות לבחירות הקרובות, אל לנו להטיל דופי בטובי משרתינו, העומדים על משמר הדמוקרטיה הישראלית,

ככל הניתן, את טוהר הבחירות למען כולנו, אזרחי מדינת ישראל". את זה אומר נשיא מדינת ישראל, כששר המשפטים עומד פה ומדבר בגנות אותם גורמים מקצועיים. אבל אנחנו כבר יודעים, מי שלא מיישר קו עם הרודן ביבי הוא בוגד ושקרן שיש להחרים. אז מילא נתניהו, אני יכול משפט?

אל תשאל אותי שאלה עכשיו, על חשבון זמני. מילא נתניהו, ראש ממשלה שעל ראשו שלושה כתבי אישום, שגרר מדינה שלמה לבחירות נוספות והוצאה של מיליארדים במקום לדבוק בהליך הדמוקרטי, ממנו אני כבר לא מצפה לכלום, אבל ממך, השר אמסלם, ואתם, נבחרי הציבור ושרים בממשלה, הצהרת האמונים המביכה שלכם לנתניהו באמת קודמת לשבועה שלכם לדאוג לציבור ששלח אתכם לכאן? תנו לי להגיד לכם משהו: אתם חבורה של פחדנים. ההיסטוריה לא זוכרת פחות את אלה ששתקו. אתם נותנים יד למשהו שמאחורי הקלעים אתם מתביישים בו, אנחנו יודעים, אבל פוחדים לקום נגד. אז אנחנו, חברי כחול לבן, לא מפחדים.

אנחנו לא פוחדים. בשונה מכם, אנחנו נעמוד בחזית הביטחונית, בחזית מערכת הבריאות, בחזית החינוך ובחזית הדמוקרטית. נעמוד בכל חזית כדי להחזיר את המדינה למסלול של ערכים ומחויבות מלאה לעתיד ישראל.

תודה רבה, גברתי. אני מסיימת. ב-17 בספטמבר, בעוד שישה ימים בדיוק, תהיה פה מדינה ששליחי הציבור שלה עובדים לשם שינוי עבור האזרחים ולא עבור הישרדותם הפוליטית.

אורנה, שאלה קצרה אפשר? כן, בבקשה. בכבוד. אני באמת אוהב שאנשים עקביים, שאלה קצרה,

אליקים רובינשטיין, הוא כתב דוח, מסכם, מה אתה שואל,

את זה היועץ המשפטי לממשלה לא יודע? היועץ המשפטי לממשלה לא יודע? שבוע לפני בחירות אתה משנה מציאות מקצה לקצה רק כדי, כן, זהו.

רק כדי להסביר את הכישלון שלכם בעוד שבוע. רק שם. חברת הכנסת ברביבאי. תודה רבה, נשאלו השאלות. נשאלו השאלות, קיבלנו את התשובות. חבר הכנסת רם שפע, לא נמצא. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, בבקשה. אתם מבינים שאתם צבועים? אתם מבינים שמה שמעניין אתכם זה רק בעצם להמשיך את השיטה של הזיופים? איפה אתה היית?

עשר שנים הכול היה בסדר.

לא שמעתי על זיופים, חברים, מיקי זוהר מדבר.

בבקשה, תתחיל. שלוש דקות.

חשבתי 30. שלוש דקות.

טוב, אז כמה דברים. אני אשתדל בפרק זמן של שלוש דקות להספיק,

אבל כמה דברים. דבר ראשון, האירוע שהיה פה קודם עם איימן עודה, שהוא ניגש בהפגנתיות לראש הממשלה במליאה תוך כדי שהוא מנצל את החסינות שלו, ומוציא טלפון ומתקרב לראש הממשלה ומתחכך בראש הממשלה בניגוד לרצונו, זאת תקיפה אלימה של חבר כנסת בתוך מליאת הכנסת את ראש הממשלה. אני מבקש וקורא לכל גורמי הכנסת באשר הם לבדוק את הסוגיה הזאת ולתת עליה מענה ברור, כי לא ייתכן שראש הממשלה יהיה חשוף באופן כזה, עם כל הכבוד לאיימן עודה שאני לא סומך עליו ולכן אני גם התקרבתי והרחקתי אותו מראש הממשלה, וחבל שהמאבטחים של הכנסת לא עשו את זה לפניי. לא יכול להיות שהוא יתקרב ככה בהפגנתיות לראש הממשלה, בטח אחרי שהוא מדבר בעד ההסכם עם איראן, שרוצה להשמיד אותנו, אחרי שהוא מדבר נגד ראש הממשלה, ושמענו את הסרטון שלו, כמה ראש הממשלה פועל לטובת מדינת ישראל כשהוא נגד מדינת ישראל והעיקרון הציוני במדינה, ולכן הדבר הזה צריך לקבל טיפול ומענה ברור, ואני מקווה שזה יקרה. לענייני חוק המצלמות.

למנוע זיופים במגזר הערבי. מה היה קורה עם טוהר הבחירות, אה, אחמד טיבי?

מאיפה אתה יודע שהיו זיופים במגזר?

אני יודע שכחול לבן, אנחנו העברנו, יש לך הוכחה?

תגיד לי.

מאיפה אתה יודע שיש זיופים? אנחנו העברנו 140 קלפיות מהמגזר הערבי לבדיקה. 140 קלפיות.

אם היה לנו צילום, מה המשטרה אמרה? ותיעוד, היו פוסלים את כולן. תגיד לי מה המשטרה אמרה.

החברים שלכם בבל"ד לא היו עוברים את אחוז החסימה. והימין החדש כן היו עוברים את אחוז החסימה. חבר הכנסת סעדי. של הליכוד. יש זיוף של הליכוד. חבר הכנסת סעדי, שמענו את דבריך.

לא, לא, לא, ידידי.

עם כל זה שאני חולק עליך באין-ספור דברים,

אף פעם לא אמרתי שאתה מדבר שטויות. למרות שגם אתה מדבר הרבה פעמים שטויות, אף פעם לא אמרתי לך את זה. אז בוא אני אומר לך, או שאתה מעדיף, חאג' יחיא, אני מבקש ממך,

או שאתה מעדיף שאני אתחיל להגיד לך, על בסיס קבוע, כל פעם שאתה מדבר שטויות, או שתכבד אותי. תחליט. הרבה פעמים, אבל אף פעם לא אמרתי לך.

אתה החלטת עכשיו להגיד.

אז אנא ממך, קצת כבוד. תגיד לנו איפה יש זיופים, קצת כבוד לא יזיק לך. תאמין לי, לא יזיק לכם קצת כבוד.

תגיד לנו, מי קבע? אני אומר כך: תראו, הדבר המדהים בעיניי, עזבו, כחול לבן אני מבין,

אם אתם 15 מנדטים, יש להם איך להרכיב ממשלה,

לא סמכתי עליהם אפילו לרגע, לא על המחנה הדמוקרטי,

איך שלא תקראו להם, לא על העבודה. ברור לי שהם יעזרו לכם, הם צריכים את המנדטים שלכם להרכיב ממשלה, אבל ישראל ביתנו? איווט ליברמן, הוא לא בא היום להצביע כדי לעזור לכם להיות 15 מנדטים, לאן הגענו? לאן הגענו? הגעת, הסתיימו שלוש דקות. לא, לא.

אני יכול לתת לך עוד 20 שניות.

אני אתן לך עוד 20 שניות. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאיווט ליברמן העלה את אחוז החסימה ועזר לכם להתאחד, הרשימה המשותפת קמה בזכותו. עברו כמה שנים, סוף-סוף התפצלתם, כולנו שמחנו, ירדתם לעשרה מנדטים, כמו שצריך, אגב, ובא ליברמן, גרם לפיזור הכנסת ושוב איחד אתכם. מיקי, חברים, תנו לו לסיים. אחרי שהוא איחד אתכם, זה לא הספיק לו, הוא גם עוזר לכם להיות 15 מנדטים. תגידו לי, אתם מבינים מה קרה לליברמן? ציבור יקר, ליברמן הוא לא ימין יותר. ליברמן הוא שמאל פר אקסלנס.

ויש שיאמרו משפט סיום: מי שמדבר כמו שמאל, הולך כמו שמאל ומגעגע כמו שמאל, הוא ליברמן. תודה רבה. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת אחמד טיבי. תשאירו קצת, מיקי, מקום לקצת הומור ביום המלא ויכוחים.

אדוני היושב-ראש, מבחינתי זה רגע מאוד מיוחד לדבר אחרי חבר כנסת השייך לגזע מיוחד במינו. אגב,

אמר ז'בוטינסקי, לא אני: "בדם וביזע יוקם לנו גזע, " אתה מכיר את המשפט, אחמד? אני לא בטוח שיריב רוצה להשלים.

כך אמר ז'בוטינסקי.

מיקי, תודה רבה. תודה רבה, הוויכוח נגמר. הוא גם אמר: "שם ירווה לו משפע ואושר / בן ערב, בן נצרת ובני". ז'בוטינסקי בחיים לא היה מביא את החוקים שאתם מביאים, את השפה שאתם מביאים,

אל תבנה על ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי משלנו, עפר, הוא לא שלכם.

אתם יותר בכיוון, אני מבקש להפסיק את הוויכוח. אדוני, תתחיל לדבר. זמנך מעכשיו שלוש דקות. חבר הכנסת אחמד טיבי. מיקי, זהו. לא, אבל אתם, לא, אנחנו, אל תדאג.

בשלוש הדקות הבאות לא נדבר על ז'בוטינסקי,

בבקשה, כן, אדוני.

פרק ז'בוטינסקי, לפיד.

לפיד מזכיר לנו את ז'בוטינסקי.

אדוני היושב-ראש, הרי כל נושא המצלמות, מטרתו הייתה לזרוע תוהו ובוהו באזור הקלפיות, להפחיד אנשים, אולי לבדוק נשים עם רעלות, כדי שאנשים לא יגיעו לקלפיות.

כדי להוריד את שיעור ההצבעה. נתניהו, שפעם פחד מערבים כאיום דמוגרפי, חושש מהערבים כאיום אלקטורלי. הוא לא רוצה שהם יצביעו.

הם נהרו וזה הפריע לו, והיום הוא רוצה לדכא את זכות ההצבעה כי הוא מפחד. תסביר לי, אני אסביר לך. אני אסביר לך.

למה מצלמה אמורה להרתיע ערבי מלבוא להצביע?

התיוג האתני הוא מעשה בזוי, עזוב. הוא מעשה גזעני. אבל אני שואל

תאר לעצמך שהיו אומרים: היהודים גונבים בחירות,

או: החרדים גונבים בחירות. זו אמירה אנטישמית. את זה ליברמן אומר.

אבל ליברמן, אני מתנגד לתיוגים. אני מתנגד לתיוגים. אני בעד שיבדקו איפה בקלפיות בבחירות האחרונות, שבהן שיעור ההצבעה אצלנו היה 50%, היה שיעור הצבעה מעל 80% או 90%. שם צריך לבדוק.

כל קלפי חשודה, צריך לבדוק אותה. אצלכם בשעה הצביעו 80 איש. והמשטרה, והמשטרה, שקט.

והמשטרה בדקה,

והתברר שכל הזיופים היו לטובת הליכוד, בשתי קלפיות. איך בשעה, ב-60 דקות, הצביעו, עכשיו, אחרי שהוא נכשל, חבר'ה, אני מתקשה בדיבור. חבריא, אמר לי חבר הכנסת טיבי, קרן, חברת הכנסת, אמר לי חבר הכנסת טיבי שהוא לא חש בטוב, אז אנא מכם, תכבדו אותו.

בבקשה, אדוני.

נוסיף לך עוד 30 שניות.

עכשיו, אחרי שהחוק למעשה נפל, כי אין לכם 61, אתם באים להמשיך את הספין הזה, אחרי התמונות הדרמטיות אתמול באשדוד ואחרי הידיעה הדרמטית היחידה אתמול, פיטוריו של היועץ לביטחון לאומי בולטון, הפשיסט התורן, שותפו של ביבי, מכה רצינית לבנימין נתניהו. זאת הייתה הודעה דרמטית.

ולכן, אל תבנה על זה. ולכן, כל הספינים האלה הם לא לעניין. אני מקווה שזה יגדיל ואני רוצה שזה יגדיל את שיעור ההצבעה. אבל תראו מה אתם עושים, ראש הממשלה, איזו תעמולת בחירות מסיתה. אתם מפרסמים תמונה של רוחאני ונסראללה ואתם כותבים: לא רוצים את ביבי, מחכים לטיבי.

רוחאני רוקד כל יום עשר פעמים שיש בנימין נתניהו. הוא מקרקס אותו כל יום.

כל יום הוא מקרקס אותו.

אתם מסיתים נגדי, אתם מסיתים נגדי על ידי הודעות כאלה?

אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים? אתם, את זה. בעד ההסכם של איראן, אתם, תתביישו. איזה הסתה.

נתניהו אומר: הערבים רוצים להשמיד את כולנו, נשים, ילדים וטף. אתם פועלים נגד מדינת ישראל. אני הבאתי חיים לעולם. כן, אתם, נגד מדינת ישראל. אתם מטיפים למוות ורצח.

ולכן יש גבול לכמה אתם מוכנים לרדת בהסתה שלכם נגד הציבור הערבי. ממשלת שמאל וערבים?

אתם שמעתם אותי אומר פעם הכללה: היהודים, בתיוג שלילי?

אין-ספור פעמים.

ולכן האמירה של ראש הממשלה: שמאל וערבים, שמעתי אותך, אתה אמרת את זה, אדוני, חבר הכנסת טיבי, יש לך עוד עשר שניות. תודה שאתה אומר את זה. שאסור להצביע נתניהו בגלל כל הדברים האלה.

כן, אסור. אנחנו רוצים להפיל את נתניהו.

שהאמריקנים איתנו, אז מה אתה רוצה?

קרן ברק, את בקריאה ראשונה. מיקי זוהר, אתה בקריאה ראשונה. אני שנייה, שנייה? יפה, תודה רבה. אז בפעם הבאה אני אוציא אותך. השר אמסלם, השר אמסלם, לכבוד השר אמסלם, שאלת שאלה על נאום השהידים, אז פעם שנייה או שלישית אני אסביר: מישהו ערך את הסרט באופן,

נכונים ואתה מאוד מסכים להם רק אתה נאלץ להצביע נגדם, אז אני מציע שנשמור על הרוטינה הזאת בינינו.

רק תגלה לנו, אני מציע שנשמור על הרוטינה הזאת בינינו. רק תגלה לי איזה, אפשר לדבר הרבה בגנותו של החוק הזה, ועשו את זה חבריי: איזה חוק מפלג ומשסע וכן הלאה. אבל עצם הדיבור על החוק הוא הרי ניצחונו של ראש הממשלה. כי ראש הממשלה לא רוצה חוק ולא רוצה טוהר בחירות ואפילו לא רוצה מצלמות, ראש הממשלה רוצה להסיח את הדעת, להסיט את הדיון מכישלונותיו ההולכים ומצטברים. וראו רק 24 השעות האחרונות: אתמול אחרי הצוהריים כינס ראש הממשלה מסיבת עיתונאים להודעה דרמטית. המדינה עצרה את נשימתה, וראש הממשלה נתן הבטחת בחירות שהוא נתן אותה מי יודע כמה פעמים. אבל אנחנו מכירים את זה. השר לוין, אתה איש עם זיכרון טוב. אתה זוכר שפעם הייתה מפלגה שהתמודדה איתכם על השלטון, והקמפיין שלה היה: אצל ביבי בטלוויזיה לעומת המציאות, אצל ביבי בפקה-פקה מחילים את החוק, אצל ביבי בפקה-פקה הוא מכריע את החמאס. כל פעם הוא בא לפני הבחירות עם הבטחות. כמה פעמים הוא הבטיח לשנות את שיטת הממשל לפני הבחירות? ואחר כך הוא לא עושה, כי הוא לא עושה. כי דבר הוא לא עושה. אתם התנגדתם. יריב, אתה ואני העברנו שינויים. בפעם היחידה שהעבירו שינויים זה אתה ואני בהנהלת הקואליציה. אז בוא נשמור גם על זה. אצל ביבי בפקה-פקה הוא מחיל את החוק באיזשהו מקום, הוא עושה איזשהו צעד רק בשביל זה, הוא עוצר את כל המדינה. למה הוא עוצר את כל המדינה? מפני שהוא יודע שהדבר הבא,

אני נגד צעדים חד-צדדיים,

למה התנגדתם לחוק הגיוס? הדבר הבא שקורה זה שמגיעה ידיעה מוושינגטון, למה התנגדתם לחוק הגיוס? אני עשיתי את חוק הגיוס, השר אמסלם.

אני באופן אישי עשיתי את חוק הגיוס שהיה עובר בג"ץ, ובזמנו התגייסו יותר חרדים.

השר אמסלם, השר אמסלם, עוד לפני שאתה הגעת לפה אין בעיה. למה לפני ארבעה חודשים אתה התנגדת? עוד לפני שהגעת לפה, השר לוין ואני עשינו את חוק הגיוס הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. השר אמסלם, אנא ממך, להירגע. למה, השר אמסלם, אני מבקש ממך. אז אני מציע לך להירגע.

בסדר, תצעק את זה עוד פעם.

תענה לי. דודי, זה שאתה מפגין את הבורות בקריאה הראשונה, זה לא מפריע לך לצעוק את זה פעם שנייה. תענה למה התנגדתם לחוק הגיוס.

דודינק'ה, ידעתי שנגיע בסוף. ממה עוד ביקש ראש הממשלה להסיח את תשומת ליבנו? מהידיעה שיצאה אתמול מוושינגטון, שמשמעה שכל ההתהדרות של

או ראש ממשלה שהוא בריון, זה לא כל כך שונה מבריון בתיכון. הכללים לגבי בריונים הם תמיד אותם כללים. בריון, גם כשהוא עושה את זה בכיתה י' וגם כשהוא במקרה ראש ממשלה, לפחות לשבוע הקרוב, עושה את זה פשוט כי הוא חסר

זו התשובה הכי טובה לשקרים של נתניהו הבריון: צאו להצביע ותשלחו אותו הביתה. תודה רבה, אדוני.

מרדכי יוגב,

רגע, אני מבקש להחליף בינך לבין אייכלר, כי הוא צריך להיות יושב-ראש, כדי שגם הוא יוכל לדבר שלוש דקות.

חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לומר לקואליציה משהו. עשיתם דיון שבוע לפני בחירות ולקחתם בחשבון שהאופוזיציה תנצל את זה לתעמולה. אני לא מבין למה אתם מפקירים את הזירה התעמולתית הגדולה כל כך ולא נואמים. אני חושב שאתם כן צריכים לנאום. מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד שלצערי הגדול, וכבר עברתי יותר ממערכת בחירות אחת, יש לי תחושה שהבחירות שיהיו בשבוע הבא הן לא בחירות על שלטון דמוקרטי במדינת ישראל אלא זו הכרזת מלחמה של עם הכופרים נגד עם המאמינים, לא ימין ולא שמאל. עצם ההכרזה, בפרט מאדם שלא ציפיתי ממנו, בני גנץ, שאמר: אנחנו נקים ממשלה חילונית, גם כשלא הייתה ממשלה חילונית רשמית מדינת ישראל היא מדינה חילונית, גם כשיש בקואליציה אנשים דתיים וחרדים רבים, עדיין המשטר הוא חילוני, עדיין בית המשפט הוא חילוני, עדיין מקפחים יהודים חרדים בכל דבר ועניין. אבל להכריז הכרזת מלחמה כמו: אנחנו נקים ממשלה חילונית, זאת אומרת, לא הדרת ערבים, לא הדרת נשים, אלא הדרת חרדים. למה הם עושים את זה? אם בני גנץ היה חושב ככה, הייתי אומר: מה לעשות. יש אצלו אנשים שבאמת חושבים כך אבל בני גנץ,

לא חושב כך. הוא עשה את זה כדי להתמודד מול האווירה האנטישמית שהכניס לפה איווט ליברמן. איווט ליברמן, שאמר רק לפני חודש שגנץ יוכל להקים ממשלה רק עם דובי הקוטב, מגרה את כל דובי הקוטב נגד היהדות החרדית, החרד"לית, הדתית והאמונית. כל אותם יהודים שהולכים עכשיו לסליחות בחודש אלול, כל היהודים המאמינים בארץ ישראל נמצאים עכשיו על הכוונת של ליברמן. ומי אימץ את האווירה הזאת? דווקא כחול לבן, שרוצה להיות מפלגת שלטון. לכן אני אומר, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו גם מאלה וגם מאלה. אבל אם אמר פה היום ראש הממשלה שהיו אנשים בכחול לבן ששמחו על מה שקרה לו באשדוד יותר מאשר עזה, זאת אזהרה לכולנו. כי יש אנשים ששונאים בארץ הזאת חרדים יותר מאשר עזה, בוודאי יותר מערביי ישראל, שלא שונאים חרדים כל כך כמו ששונאים אותם באותם חוגים שליברמן רוצה עכשיו ללכת איתם. אני קורא לכחול לבן ולאנשים הטובים שיש בהם, ויש בהם אנשים טובים: אל תלכו למלחמה, תלכו למאבק של בחירות, כי אם תלכו למלחמה, בשבוע הבא המלחמה הזו לא תסתיים. בשבוע הבא יוכרע מי יהיה בממשלה אבל השנאה, האיבה והאנטישמיות שמכניסים בלב הנוער, בלב הציבור, נגד יהודים חרדים עלולות להימשך חודשים ושנים. ודווקא בחודש אלול הזה אני מבקש, אני לדודי ודודי לי ואנשים מבקשים סליחה: תורידו מייד את השלטים של ממשלה חילונית. תגידו: אנחנו נקים ממשלה כרצוננו.

תודה, כבודו. חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שהנימוק שראש הממשלה

ואחז בו, ואולי גם הליכוד, שהשימוש במצלמות מוצדק בגלל שהיום משתמשים זה להוסיף חטא על חטא, זה לא נימוק נכון. אנחנו מצירים על כך שיש ריבוי מצלמות, על השימושים שעושים במצלמות,

להוסיף חטא על חטא. היום המצלמה היא נשק בידיים, והשימוש הנרחב במצלמה הוא לא הסיבה האמיתית. צריך להגיד מה הסיבה האמיתית. אני אגיד לכם מדוע אנחנו כן תומכים בחוק המצלמות: לא בגלל הקואליציה, אלא בגלל האופוזיציה. מי אמר: תדעו לכם, אתם, החרדים, יש לנו מצלמות, יש לנו הרבה מצלמות. מי אמר את זה? יאיר לפיד, שעמד פה, והיום הוא מדבר נגד המצלמות. איך תשתמש במצלמות הרבות שאמרת שיש לך במחסנים, מוכנות לצלם את החרדים, אם החוק לא מאפשר? אנחנו רוצים לאפשר לך, אדוני יאיר לפיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, לצלם את החרדים. אני מצטט: תדעו לכם כי גם לנו יש מצלמות, הרבה מצלמות. מי אמר: החרדים מצביעים 120%? אביגדור ליברמן, מי אמר שמתים מצביעים בקלפי? אביגדור ליברמן. מי אמר שבמאה שערים מצביעים למעלה מ-100%? אביגדור ליברמן, ועוד רבים אחרים, שהיום הם אלה שמתנגדים. להוציא מליבם של הצבועים האלה אנחנו נתמוך בחוק המצלמות, לא בגלל שהוא חוק טוב, לא בגלל שצריך להשתמש בו, שמשקיפים או כאלה צריכים להשתמש בו.

היום זה דבר שהתרחב ופוגע, שיימינג ועוד דברים. הכול המצלמות עושות, עם השימושים הרחבים. הגם שהיום מצלמים ישיבות מועצה וישיבות תכנון ובנייה, השימוש הזה, למטרה הזאת,

אני באמת חושב שוועדת הבחירות כן הייתה צריכה לעשות את זה. ועדת הבחירות הייתה צריכה לעשות את זה על ידי גופים מוסמכים. אף אחד לא נוטל אחריות, אבל ברגע שיש מפלגות וראשי מפלגות שעומדים ומשמיצים ומכפישים ציבורים שלמים, אני אומר גם לכם, חבריי חברי הכנסת הערבים: תתמכו בחוק הזה כדי להוציא מכל אלה שמשמיצים, כל אלה שמוציאים דיבתכם רעה ואומרים שיש. אני לא מאמין שיש. אני לא מאמין שיש. איך יכול להיות דבר כזה שעוברים על החוק? אבל מעבר לזה, צריך להוציא את רעשי הרקע שיש, מה הסיבות, לראות מה הביא את האנשים ומי אומר על מי שמזייפים. השיח הזה של היום מגיע במקום שיגיע שיח אמיתי על הדברים החשובים היום: על הכלכלה, על הביטחון, על המצב החברתי, על השכבות החלשות. על מה מדברים כל הזמן? חקירות, חרדים, חקירות, חרדים, וקצת על מצלמות. איפה הטיפול שלנו היום במעונות? אלפי הורים משלמים עכשיו אלפי שקלים יותר לשנה. רק בימים אלה, כשאנחנו מתעסקים פה עם המצלמות, מעלים את המחירים. אין פה לאנשים האלה, שבבת-אחת העלו להם, בצורה דרמטית: 5,000 ו-6,000 ו-4,000 שקלים יותר לשנה, לכל אנשים המסכנים, שאומרים שאם הם היו יודעים הם לא היו יוצאים לעבודה, לא היה כדאי להם לצאת לעבודה. על זה אף אחד לא מדבר, על הסוגיות האמיתיות,

אדוני היושב-ראש: על הפנסיה, על מצב הבריאות, על הכול, לא מדברים.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. חברת הכנסת היבה יזבק. אחריה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, יעקב אשר. כבוד היושב-ראש, אני חושבת שזה אבסורד שאנחנו עומדים כאן היום, שישה ימים לפני הבחירות, כדי להצביע על הצעת חוק שכולה ספין של נתניהו. אותו ראש ממשלה שב-2015 ניסה להפחיד את הציבור היהודי באמצעות ההתבטאות "הערבים נוהרים לקלפי", כבר שבועות עובד על להפחיד אתכם על ידי חזרה על השקר: הערבים מזייפים וגונבים את הבחירות. זה שחוזרים על שקר שוב ושוב ושוב לא הופך אותו לאמת, אדון נתניהו. הספינים שלך, שנוגעים ונגועים בגזענות ובתיוג אתני, מנסים להכפיש ציבור שלם, ציבור בוחרים של 20% מאזרחי המדינה. האמירות הבזויות האלה שייכות לתקופות אחרות בהיסטוריה. תארו לעצמכם מצב שבו נשיא ארצות הברית היה אומר: האפרו-אמריקנים גונבים את הבחירות, או שראש ממשלה של מדינה אירופית היה אומר: היהודים גונבים את הבחירות. וכל זה כשהמפלגות היחידות החשודות בזיופי בחירות הן מממשלת השלטון, הליכוד וש"ס. אז אתה, נתניהו, לא תרצה לנו על טוהר בחירות. אבל החוק הזה לא צריך להדאיג, ולהפריע רק לערבים, החוק הזה צריך להפריע לכל מי שמאמין בדמוקרטיה.

יש סיבה ברורה למה היועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי של הכנסת שניהם אמרו שמדובר בחוק שאינו חוקתי. החוק הזה דורך ברגל גסה על עקרון החשאיות של הבחירות. החוק הזה מעניק יתרון ברור למפלגת השלטון על פני מפלגות אחרות. יש הבדל של שמיים וארץ בין פיקוח ממלכתי על הבחירות לבין מה שהליכוד מבקש להעביר כאן. החוק הזה מבקש לבזות את הציבור וליצור אווירה של פחד וכאוס ביום הבחירות עצמו. אבל זה לא חייב להיות כך. אני מקווה שהציבור רואה את מחזה האבסורד הזה ומבין שהדבר המתבקש לעשות נגד ההסתה הפרועה הזאת זה לצאת ולהצביע. יש כמעט מיליון אזרחים, מיליון אזרחים ערבים בעלי זכות בחירה, כן, כוח אלקטורלי אדיר ומשפיע. אם אתה מפחד, נתניהו, מההצבעה שלהם, מהקול שלהם, זה בגלל שאתה יודע טוב מאוד במי הם עומדים לבחור,

ואתה גם יודע היטב שזה לא יהיה אתה. אתה זה שמוביל מדיניות של סיפוח, של התנחלויות ושל אפרטהייד כאילו מדובר בפרוגרמה פוליטית ראויה ולגיטימית.

אתה זה שמסית מדי יום נגד האזרחים הערבים ונגד נציגי הציבור שלהם. אבקש לסיים. נדאג להכפיל את הקול שלנו נגד המדיניות שלך ונגד כל מי שהולך בדרכך.

תודה רבה לך, חברת הכנסת יזבק. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, אני מתחיל בזה שראש הממשלה הוא גם שר העבודה והרווחה. היום יש עוד הרוג באתרי הבנייה. מי אחראי?

ראש הממשלה, במעמד של שר העבודה והרווחה, אחראי למות העובד הזה, כי לא היו לו את אמצעי הבטיחות. כבוד השר, חזרת ממש בזמן. אני מציע לאלה שחיברו את האפליקציה של Waze לעדכן ולשנות אותה, כי היא הובילה אותך למשרד המשפטים, והובילה אותך בטעות. צריך לעדכן אותה, אגיד לך למה. אני לא צריך להיות שם. אני אהיה במקום שאני צריך להיות. אבל כשאתה בא, שר משפטים, באת לתפקיד אחד: להרוס את כל רשויות החוק, וגם לבוא ולהתנגד לכל היועצים המשפטיים. רק אתם, בגזענות? אתם באים לדבר על גזענות. אתה בא ואומר: למה לא יהיו מצלמות?

בוא אני אסביר לך, כי גם חברים שלך באו ואמרו: כי הערבים מזייפים ואנחנו רוצים לצלם אותם. תן לי להמשיך. אבל אני אשאל אותך שאלה כשר משפטים: אנחנו בעד שיהיו מצלמות, אבל מצלמות של ועדת הבחירות. אגיד לך גם למה, בוא אני אסביר לך: היום יש עלויות אדירות להחזיק אנשים שיפעילו את המצלמות האלה. אלה אנשים שצריכים להיות משקיפים, שצריכים להיות מורשים, ולאנשים האלה צריך לשלם כסף. לא, לא, אני אומר: עכשיו ומחר ומוחרתיים. אני אומר לך: אותם מפקחים, המשקיפים, הם צריכים להיות בקלפי. ואלה שעובדים בקלפי צריכים לקבל כסף, כי זה גם בניגוד לחוק אם מתנדבים לעבוד בתוך הקלפי.

מה שאני אומר,

כי זה חשוב שאתה תבין, כי יכול להיות שאתה תסכם את הדיון. מפלגה קטנה, שיש לה מימון קטן, לא יכולה להפעיל אנשים ב-11,000 קלפיות, מפלגות גדולות כן יכולות. אז פשוט זו הסיבה שאתם רוצים להפעיל, ולא על ידי ועדת הבחירות. ועדת הבחירות אמרה: אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה. אז למה כחול לבן מתנגדים? עכשיו, אתמול נתניהו דיבר על הודעה דרמטית. אני חשבתי שהוא בא ואומר: אני מושך את המועמדות שלי מהבחירות האלה. אבל אל תגיד שזה לא דרמטי בשבילך, החלת ריבונות. תשמע. בשבילכם לפחות זה דרמטי, תשמע,

אני רוצה לתת לו את הזמן שלו,

אלה שמדברים על תורת הגזע, עדיף שישבו בשקט.

עדיף שישבו בשקט.

לא, מי זה ז'בוטינסקי? אז ז'בוטינסקי אמר. אפילו ז'בוטינסקי. מי זה בכלל?

אחד ממייסדי המדינה הזאת.

בזכותו אנחנו גם כאן. בסדר. בזכותו אתה גם חבר כנסת, וזו בושה למדינה הזו. אז בוא, תן לי להמשיך. תקבל את זה בהבנה ותתמודד. נתניהו עומד בראש מנגנון הרס עצמי. אני אומר לכם פה, יכול להיות שזה הנאום האחרון שלי בכנסת, תזכרו את זה.

מדינת ישראל, כל הזמן דיברו על סכנה קיומית, נתניהו והמנגנון שלו זה הסכנה הקיומית של מדינת ישראל, בגלל הגזענות, בגלל האפליה, בגלל השקרים. אני חושב שהגיע הזמן גם לחקור את ראש הממשלה על האווירה של הסתה לגזענות. תודה רבה, חבר הכנסת עבד אל חכים. שני משפטים. החוק הזה, באו ודיברו כנגד ערבים. ראש הממשלה בא, חוק קמיניץ בנושא עבירות בנייה, הקנסות וההריסות, התחילו להפעיל אותו גם נגד עבירות בנייה במושבים ובהתנחלויות,

אז הוא רוצה להקפיא אותו שם ולהשאיר אותו נגד ערבים. זו הגזענות. וגם החוק הזה בא לדבר על אותה גזענות.

הערבים ידעו להגיע, להחליט. נתניהו אמר שכואב לו שעקרו אותו מבלפור פעם קודמת,

ולאן עקרו אותו, לקיסריה, אני אומר לכם, היום הוא מפחד שיעקרו אותו מבלפור וייקחו אותו לספסל הנאשמים ואחר כך לכלא. תודה רבה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת הרב יעקב טסלר. אדוני היושב-ראש, שרים, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מתקרבים לימות המשיח, אדוני היושב-ראש. שיתוף הפעולה של איווט ליברמן והחברות החדשה שלו עם המפלגות הערביות באמת מבשרים את בוא המשיח. אנחנו כולנו יודעים, הרב אשר, אתה יכול להמשיך, סליחה. אנחנו כולנו יודעים, אה, כן. צריך לאפס אותו מחדש. בסדר. אנחנו רואים בימים האלה, אבל האמת שגם לפני הימים האלה,

שתמיד התגאה בזה שהוא לא מפחד מאף אחד. איווט לא מפחד מאף אחד, הוא הילד הבריון של השכונה, הוא לא מפחד מאף אחד. אבל אנחנו רואים פעם אחרי פעם איך הוא גיבור על החרדים, פעם על החרדים, ואיך הוא מפחד מהערבים. כולנו זוכרים את הנאום שלו על חוק הגיוס, על שירות חובה לערבים. את זה הוא לא מתנה כתנאי לממשלה, ממשלת אחדות. את זה הוא לא מתנה כתנאי. הוא מפחד. חוק המצלמות, הוא מפחד. גיבור על החרדים, גיבור על הילדים שלנו. להשמיץ ולצבוע ציבור כל כך גדול, שכולנו יודעים כמה שאיווט, יושבים פה חברי כנסת, ואנחנו יודעים: אין פוליטיקאי חרדי ואין חבר כנסת כאן שלא נפגש עם איווט עשרות פעמים בעבר, אין כמעט חצר של רב או אדמו"ר שהוא לא בילה שמה, אפילו לאכול קוגל וצ'ולנט הוא אוהב. אז מה אתה עושה היום, איווט? אני אגיד לך את זה בשפה שאתה אוהב, אהבת תמיד לדבר בה איתנו, ביידיש, תמיד אהבת לדבר ביידיש: (אומר ביידיש ומתרגם:) מה אתה מבלבל את הראש? (אומר ביידיש ומתרגם:) אתה עובד על הציבור. אתה עובד על הציבור הרוסי, אתה עובד על הציבור החילוני. אתה לקחת אותנו בשביל מכונה לייצר קולות. זה לא יעזור לך. היום אתה כבר צריך ללמוד שפה אחרת. ואני רוצה לומר לך, ביום הזה, שברחת מלבוא, אחרי שהודעת 48 שעות קודם שאתה הולך להצביע בעת חוק המצלמות, אני רוצה לומר לך בשם המפלגות הערביות: שוכרן, יא איווט, שוכרן. תודה רבה, חבר הכנסת יעקב אשר. אתה יכול עכשיו או אחר כך? הוא יכול עכשיו, אבל שלוש דקות, כחבר כנסת. אז ג'בארין מייד אחרי השר, שכבר ביקש שלוש דקות קודם. שלוש דקות, כמו חברי הכנסת. אתה תספיק בשלוש דקות להגיד מה שאתה רוצה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שאני לא מבין כל כך את הטרוניה של האופוזיציה. השופט רובינשטיין היה ב-2013 יושב-ראש ועדת הבחירות.

זה היועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי לכנסת. בסדר, עוד מעט נדבר גם עליהם. לאחר קיום הבחירות ב-2013 הוא הוציא דוח מסכם. דרך אגב,

עוברים פעולה מסוימת,

עושים דוח הפקת לקחים, ובו הוא

הוא קודם כול מעביר ביקורת על חלק מהתהליך, ושם הוא ממליץ להציב מצלמות ושוטרים בקלפיות, בגלל שהוא טוען שגם יש,

זיופים ואי-סדרים במערכת הבחירות. עכשיו, בישיבת הממשלה לא הצלחתי להבין את הטענה. זה התחיל בטענה שזה ירתיע מצביעים ערבים מלבוא להצביע. לא הבנתי מדוע. אני חושב שמי שמצביע במדינת ישראל זה אות כבוד, זה לא אות קלון. שאלתי: יכול להיות שיבואו כל מיני אוכלוסיות במדינת ישראל וגם יבקשו למחוק מהדרכון הישראלי את סמל המדינה? כי יכול להיות שזה מפריע להן באיזשהו מקום. תראו את האבסורד. אני חושב שמי שלא בא להצביע מועל בחובה אזרחית, ומי שבא להצביע, ודאי שזה אות הצטיינות שלו כאזרח. בוודאי. ודרך אגב, יש מדינות, או בכלל יש חשיבה אפילו להעביר חוק שיש בו חובת הצבעה. אז כשזה התחיל, הטיעון התחיל מזה. כשהם הבינו שזה לא מחזיק מים, הם עברו לטיעון הבא, שזה יעשה ברדק בקלפיות. אני לא הבנתי את זה. שאלתי את היועץ המשפטי לממשלה בישיבת הממשלה: תסביר לנו איזה מניעה חוקית יש פה? הרי עכשיו אתה מונע מהממשלה ומהכנסת לחוקק חוק. תבינו, זה דבר שהוא בעצם אבסורד. זה אירוע חריג ביותר, אני כמעט לא מאמין שיש איזה פרלמנט שמישהו לא מאפשר לו לחוקק חוק. ואז הוא אמר: זה לא אני, מלצר כותב, השופט מלצר כותב שזה יעשה ברדק בבחירות.

בכל סופר יש מצלמה, בכל פיצוצייה. אם היה ברדק בפיצוצייה לא היו שמים מצלמות. אני אגיד לכם יותר מזה, אם השמאל במדינת ישראל היה מבין שהזיופים זה אצל החרדים, בהתיישבות, ביהודה ושומרון, במעוזי הליכוד, אני אומר לכם שהיו כבר מצלמות במחסנים לפני חודשיים. ואם לא, הם היו מוציאים מהבתים שלהם את המצלמות ומביאים אותן לקלפיות בהתנדבות. תמיד אני אומר: תראה בעצם מה הטענה, לאן אתה רוצה למשוך ולפי זה אתה מתחיל לבנות את הטיעונים. לכן אני רואה את זה כאבסורד. אני מזדעזע מחוות הדעת של מנדלבליט ושל היועץ המשפטי של הכנסת, בגלל שהם יישרו קו עם מלצר. מלצר אמר, השופט מלצר אמר, יושב-ראש ועדת הבחירות, אז אסור, הרי האדמו"ר אמר, אז אסור לחלוק עליו. בושה וחרפה. אני מצפה שהיועץ המשפטי לממשלה וגם היועץ המשפטי של הכנסת יטענו טענות משפטיות, שיסבירו לנו, הרי אנחנו קצת מבינים, טיפה, קצת מעל גובה הדשא, כמו שאמר אותו אחד מהשמאל, כינה את אנשי הליכוד. אז אני אומר, בואו תסבירו לנו את הטיעונים המשפטיים האמיתיים. אין לכם כאלה. כבוד השר. לכן אני רואה בכל ההליך הזה, כל חוות הדעת האלה, אני חושב שהן אבסורדיות, אני חושב שהן מביישות אותם. אני מצפה שאיש מקצוע שיש לו אינטגריטי מקצועי יגן על העמדה המקצועית שלו ושלא יהיה כלי שרת של מישהו אחר.

תודה רבה לשר אמסלם. עכשיו חבר הכנסת יוסף ג'בארין חזר. אחריו, הרב יעקב טסלר, ואחריו,

באיזה ממשלה אחרת בעולם הייתם שומעים שר מדבר על כך שהוא מזועזע מחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ומחוות הדעת של היועץ המשפטי של הכנסת? מזועזע. מזועזע? קום ותתפטר.

צריך לכבד. אם אתה מזועזע אז כנראה שהבעיה היא בממשלה שאתה יושב בה. כבוד היושב-ראש, מישהו כאן פספס את אותה הודעה, אותו מסרון של הליכוד,

בעצם מזהירים מפני ממשלת שמאל חילונית חלשה שסומכת על הערבים, שרוצים להשמיד את כולנו, ככה כתוב,

ילדים וגברים, ותאפשר איראן גרעינית שתחסל אותנו. אתם שומעים איזה הסתה, איזה חוסר אנושיות? זאת לא רק הסתה, המילה "הסתה" היא מילה קטנה לנוסח הזה. זה מגעיל, זו אנטישמיות במיטבה. מדינה של משוגעים, אני אומר לכם. ואז מה עושה הליכוד? הוא אומר שזאת הייתה טעות של עובד במטה וראש הממשלה לא ידע על זה. זה כל מה שיש לך להגיד? אדוני שר המשפטים, זה כל מה שיש לליכוד להגיד, שזאת טעות? אין התנצלות? אין אמירה שאתם דוחים את ההסתה הזאת? לאן הגעתם? לאן הגעתם?

כנראה שנמשיך לחכות לאותה התנצלות, שלא תגיע. זאת פשוט הסתה גם לגזענות וגם לאלימות. זאת הסתה לרצח של האזרחים הערבים. בושה וחרפה שהגעתם עד לרמה הזאת. ולכן, כשאנחנו מדברים על חוק המצלמות אנחנו רואים את הקונטקסט הכללי. זאת לא רק המצלמה שמפריעה לנו; זאת הממשלה, שמקדמת את החוק הזה כל הזמן, במסגרת חקיקה גזענית,

פשיסטית, חוק הדחת חברי הכנסת, חוק הלאום, החמרת עונשים על הבנייה בחברה הערבית, כל החקיקה האנטי-דמוקרטית הזאת ועכשיו גם חוק המצלמות.

המצלמות הביאו לשפל בבחירות של אפריל, שפל של 50%. עכשיו אני מקווה שהציבור, גם שלנו,

יודע עד כמה מסוכנת הממשלה הזאת, גם בעניין של מעמד זכויות אדם והאזרחים הערבים וגם בכל מה שקשור לכיבוש הישראלי. אתמול שמענו את אותה הצהרה על החלת הריבונות הישראלית. החלת הריבונות. נראה לי שמי שמחיל את הריבונות כאן זה המתנחלים, זה אותו מיעוט מתנחלי משיחי, שכנראה הצליח להחיל את הריבונות על כל ישראל. לא רק שזה סותר את הדין הבין-לאומי, סותר את ההסכמות הבין-לאומיות, זה פשע מלחמה במלוא מובן המילה. פשע מלחמה. וראש הממשלה בעצם רק מתפאר בכך שהוא רוצה לבצע פשע מלחמה. ראש הממשלה לא מסתפק בכתב החדשות נגדו על מרמה והפרת אמונים ועל שוחד, הוא יחכה כנראה לעוד כתב אישום על אפרטהייד ועל פשע מלחמה ועל דיכוי של עם אחר. אם הוא יחמוק מכתב האישום בישראל, הוא לא יחמוק מכתב האישום הבין-לאומי. תודה רבה, חבר הכנסת ג'בארין. עכשיו חבר הכנסת הרב יעקב טסלר,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.

חבריי חברי הכנסת, בדרך לכאן קיבלתי טלפון מאדם שגר באשדוד והזדעזעתי ממה שסיפר לי. לדבריו, אמש הותקף עם ילדיו בפארק ברעננה. חרדים, לכו מכאן, עוד מעט ליברמן יטפל בכם, כך צרחו ברחוב,

על אדם חרדי שכל חטאו בהיותו אדם שומר תורה ומצוות, כאן בישראל.

זה אינו מקרה יחיד, זו תופעה מבישה ומקוממת. אש ההסתה משתוללת ברחובות. אנו עדים לשנאה עצומה נגד חרדים כתוצאה מהסתה קשה בבחירות האלה. לצערנו, מפלגות גדולות ואישים שמתיימרים להיות ראשי ממשלה נפלו בפח שטמנו להם, איבדו את שארית האחריות והצטרפו למקהלת ההסתה נגד אחים מתוכנו. אדוני היושב-ראש, מליברמן אין לנו ציפיות ואין לנו דרישות. מי שפיו לא קשור לליבו ומי שאין לו אידיאולוגיה בשום נושא, רק מילים ושקרים, שיבושם לו. אבל אלה מכחול לבן, ככה אתם רוצים להנהיג מדינה? אם החרדים לא מסכימים לתמוך בכם אלא דבקים בנתניהו, דמם הותר? ממשלה בלי חרדים זה הקמפיין של בני גנץ? לפני שתי קדנציות החרים לפיד אוכלוסייה שלמה ודרש להקים ממשלה ללא חרדים, וכך עשה. כולנו זוכרים שזה לא החזיק מים. עד היום זוכרים לו את המעשה כמעשה נבזי ושפל.

שותפו הנאמן, פתאום הצטרף אליו: ממשלה ללא חרדים. רק לפני תקופה קצרה רדפת אחרי החרדים והיית מוכן להבטיח כל דבר כדי שימליצו עליך.

פתאום האידיאולוגיה קפצה אליך לביקור? ככה אתה רוצה לנהל מדינה? זו אחריות ציבורית? הדבר הראשון שנדרש ממנהיג זה ללמוד היכן טעו האחרים,

לא רואה היכן

חבריי חברי הכנסת, אני קורא לכם לעצור רגע לפני שנגיע לאלימות ממשית. שימוש ציני בשיסוי בין אוכלוסיות הוא פסול וחסר אחריות.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת משה ארבל, אחריו. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, כנסת ישראל מתכנסת כשבוע לפני הבחירות לדיון על חוק המצלמות, ואני רוצה לתת תמונת מצב מאותה מצלמה, אם חלילה השאיפות של אותם חברי אופוזיציה יתממשו. הייתי רוצה להחליף את אותו שיח שנאה, את אותה התלהמות של אותו גנרל מעיתון במחנה, שהשתלט על שלושה רמטכ"לים, הצליח לשכנע שלושה גנרלים בכירים לקנות את אותו שיח שהוא חושב שיביא אותו לכס ראש הממשלה. הייתי מצפה מהם להתחבר לאותו שיח, שבוודאי כולכם ראיתם, של תנועת ש"ס בחודש האחרון. שיח שאומר: מה אני עושה, מה אני נותן, מה אני תורם, מה עשיתי עד עכשיו ומה אני מבטיח למצביעים ולעם ישראל ארבע שנים קדימה. מה אתם מבטיחים לאנשים? עוד פעם שנאה ועוד פעם נתניהו ועוד פעם חרדים? ממחזרים את אותה מרכולת של כל פעם, כל שנה וכל בחירות. הייתי מציע לכם לבוא ולהסתכל על הסרטונים של ש"ס, ולבוא ולראות איך מחברים את העם: איך לוקחים את בית אבא, את הסליחות, איך לוקחים את המחבר בינינו, גם בין חברי הכנסת שלא מתחברים ולא חברים באותה רשימה. יש דברים שמאחדים, יש דברים שהם של כלל ישראל. האם אתם מוכנים להצטרף להצהרה של אריה דרעי להעלאת שכר המינימום? האם אתם מוכנים להצטרף להתחייבות של ש"ס להמשיך לדאוג לפריפריה? מיליארד שקל שש"ס השקיעה בתחבורה ציבורית, בהנחה במחיר המים. תבואו לדבר על המאחד, על מה שאפשר לעזור. לא לזרוע שיח של שנאה. רבותיי, אנחנו מדי יום שוברים שיאים חדשים של אנטישמיות כלפי הציבור החרדי, ולצערנו הרב זה מגיע,

מאותם אנשים שהיו שרי ביטחון בעבר, אנשים ששואפים להיות ראשי ממשלה. בעוד שבוע עם ישראל יצא לקלפיות והוא יבחר אם הוא רוצה להמשיך באותה מנהיגות שאנחנו מברכים אותה, של נתניהו, ואנחנו רואים הישג אחר הישג בתוכניות הבין-לאומיות שלו, בתוכניות מול ארצות הברית, אנחנו מברכים אותה, אבל אומרים לנתניהו: אנחנו מבטיחים שבעזרת השם בקדנציה הבאה נמשיך לתת את הגוון החברתי, הספרדי, המזרחי, שכל כך חסר היום גם בקואליציה. בשביל זה אנחנו מתחייבים להיות כאלה ולהמשיך לשמור על שיח שמאחד.

תצביעו ש"ס, וזה יביא לך את נתניהו. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת עו"ד משה ארבל, בבקשה.

היית קורא לכל חבר כנסת שהוא עורך דין, אוהו. אם היית יודעת מה זה התואר בשביל משה ארבל, היית יודעת שהוא יותר עורך דין מחבר כנסת. זה מעלה או חיסרון, אני לא יודע. מי אחר כך? ינון אזולאי, אם הוא יהיה, והגברת מרב מיכאלי, חברת הכנסת מרב מיכאלי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי וחברותיי חברי וחברות הכנסת, עם המצאת המצלמה לראשונה ניגשו למרן החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, והציגו בפניו את המכשיר המופלא הזה שנקרא צלמנייה. החפץ חיים ראה את המכשיר, והתפעלו בפניו ואמרו לו: תראה איזה יופי, הוא יכול לתעד רגעים מיוחדים בחיים, לשמר זיכרונות. מספרים שהחפץ חיים לא התפעל מזה. אמר החפץ חיים לתלמידיו: בעבר, כאשר כולנו היינו מבינים וחיים במושג של עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, לא היינו צריכים מכשירים שיחדדו לנו את המושג. מכוח ירידת הדורות אנשים כנראה שכחו את השגחת הבורא, ההשגחה הפרטית, ולכן נדרשנו להמצאת המצלמה כדי להמחיש לנו: יש אפשרות לתעד. לאחר מכן, אחרי המצלמה המציאו וידיאו והקלטות ורוגלות וכו' וכו'. כנראה ירידת הדורות מתמשכת. אני רוצה בבקשה, ברשות אדוני היושב-ראש, להביע מורת רוח מדבריו של שר התקשורת, שנכנס כעת לאולם, כנגד השופט מלצר. אני, כסגן יושב-ראש ועדת הבחירות, יחד עם חבר כנסת דוד ביטן מהליכוד ויחד עם נציגי מפלגות האופוזיציה, נעשתה עבודה על ידי השופט מלצר, וייאמר לשבחו: הוא הראשון שהרים את הכפפה לטפל בנושא טוהר הבחירות. כל שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיושבי-ראש הוועדה כתבו בהערות שצריך לחזק את טוהר הבחירות, אבל בפועל מעשים אופרטיביים לא נעשו. הוא הרים את הכפפה, עשה מעשים חשובים מאוד, עשה צעדים דרמטיים, 3,000 צלמים עם מצלמות גוף. ייתכן שזה לא מספיק, ייתכן שיש מקום לדיון, ולכן אני חושב שהכנסת היא באמת המקום לקיים דיון ושיח ודיאלוג בנושאים הללו. אני מודע לקשיים המשפטיים שצוינו בחוות הדעת של היועצים המשפטיים, אבל יחד עם זאת, בסופו של דבר אנחנו חברי הכנסת. השכל לא ניתן אך ורק ליועצים משפטיים. אני חושב שנכון שיתקיים דיון אמיתי בנושא הזה, אבל לא לשכוח את העבודה הקשה והמשמעותית והדרמטית שעשה כבוד השופט, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון חנן מלצר, והוא ראוי לשבח על הדבר הזה.

תודה רבה לך. יש לך זכות להגיב כי הוא הזכיר את שמך בביקורת, מותר לך לעלות ולהגיב תכף, לאחר הדיון. חבר הכנסת ינון אזולאי, איננו? אז חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. תודה, אדוני. נאום בכורה בעצם. רק הושבעתי,

אבל כשאת חוזרת את לא עושה נאום בכורה.

אני מציין את זה כעובדה. טוב. חברת הכנסת קרן ברק, ואחריה, חבר הכנסת יואב קיש. אתמול הכריז ראש הממשלה הודעה דרמטית. דרמטית: הוא יספח את בקעת הירדן.

מי שרוממות בקעת הירדן בגרונו הזניח והפקיר את היישובים והחקלאים בבקעה למצב שאין להם חשמל ומים, מצב אנוש,

מי שרוממות ארץ ישראל בגרונם, אין להם גרם אהבת הארץ. מוכרים את השטחים הפתוחים לקבלנים, מוכרים את אוצרות הטבע לטייקונים. מייבשים את ים המלח, מזהמים את המפרץ, מרעילים את החופים, מפקירים את הגליל ומזניחים את הנגב. מחרבים את שמורות הטבע ומכחידים את בעלי החיים. האהבה היחידה שלהם לארץ היא בעלות שממומשת בדורסנות של רגל גסה. מי שרוממות הביטחון בגרונו מבעיר את האזור בהבטחות שהן גם שקריות וגם מסוכנות. רוצה לספח? ספח, אל תדבר. היה לך נצח לספח. לא סיפחת. אבל אתה, ככל שאתה מפחד לספח, לא מפחד להפריח שקרים והבטחות, שיבעירו את האזור ומפקירים את אזרחי ואזרחיות ישראל לסכנות ביטחוניות. מי שרוממות היחסים הטובים עם מנהיגי העולם בגרונו לא מצליח להביא את פוטין להרחיק את איראן מהגדרות שלנו ולא מצליח למנוע מטראמפ לנהל עכשיו רומן עם נשיא איראן. מי שרוממות היהדות בגרונם שותקים מול גילויי אנטישמיות של המנהיגים שהם החברים הכי טובים שלהם ומפקירים את היהודיות והיהודים בעולם לתוקפנות ולסכנות של האנטישמיות. מי שרוממות הציונות בגרונם, וספציפית בגרונו, מונע כל סיכוי לסיום הסכסוך עם העם הפלסטיני ומחסל את מדינת ישראל. מחסל את המפעל הציוני האדיר של מדינה לעם היהודי. מי שרוממות מדינת ישראל בגרונו, תוך כדי דיבור על רדיפה אישית ושקרים, בעמוד הפייסבוק שלו כותבים: ממשלת שמאל עם ערבים שרוצים להשמיד אותנו, נשים, גברים וילדים, הסתה והתרת דם של חמישית מאזרחיות ואזרחי ישראל. מי שרוממות מדינת ישראל בגרונו הורס אותה בשיסוי,

בהסתה, בפירוק המוסדות הדמוקרטיים שלה, ועכשיו מבעיר גם את יום הבחירות. מי שרוממות המדינה בגרונו מחזיק את המדינה בגרון. מי שרוממות המדינה בגרונו מחזיק את המדינה בגרון, חונק אותה ועכשיו מאיים לשבור לה את המפרקת. בעוד שבוע יש בחירות, אל תיתנו לו לעשות את זה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. עכשיו חברת הכנסת קרן ברק. אחריה, חבר הכנסת יואב קיש. אחריו, חבר הכנסת הרב משה גפני, ואחרי זה השר, שר המשפטים, יסכם את הדיון. אני קוראת עכשיו שבעקבות התקרית בין נתניהו לעודה יש עכשיו דיון של השב"כ על אבטחת ראש הממשלה בכנסת. וזה בעיניי הסיפור של היום: אנחנו נמצאים כאן בתוך המליאה, אומנם המאולתרת, אבל המליאה, כשכל אחד ואחד מאיתנו אמור להרגיש בטוח. טבעת ראש הממשלה, אבטחת ראש הממשלה, השב"כ, מקיפה אותו בכל מקום, בכל אירוע, כולל בביתו, עם אבטחה מסביב. אבל פה במליאה הוא אמור להרגיש הכי בטוח, כי אנחנו,

נבחרי הציבור, בדיוק בגובה העיניים שלו, אמורים להיות מעל כל האירוע הזה. ומה קורה פה? בתוך המליאה, איפה שכל אחד מאיתנו צריך להרגיש בטוח, מגיע חבר כנסת, ולא משנה מאיזו סיעה אבל כן משנה מאיזה סיעה, ערבי, ולוקח את החוק לידיים שלו ומאיים על ראש הממשלה שלנו, הסמל, הריבון, מאיים עליו, מתקרב אליו כמו בריון, מדביק לו טלפון, ואני לא רוצה להגיד מה עוד, וגם נוגע בו פיזית. אין דבר חמור מזה בעיניי. פשוט אין. וכל מה שהיה מסביב זה מחשש אמיתי. אני אומרת שאני ישבתי כאן וליבי התכווץ. אני באמת חששתי. אני לא האמנתי שזה קורה כאן, במדינה שלנו, מתחת לאפנו. זה לא יכול להיות, וטוב מאוד שהשב"כ עושה את חשבון הנפש שלו, אבל אני חושבת, עכשיו ראש הממשלה יתחיל להסתובב גם כאן,

עם מאבטח. תראו לאן הגענו, שגם בינינו, בין נבחרי הציבור, הוא ילך עם מאבטח. אני חושבת שזה נורא ואיום, ואני חושבת שמי שהביא את זה על עצמו זה חבר הכנסת עודה, וכל הסיפור הזה לא היה צריך להגיע לשם. עכשיו בואו נגיע למצלמות. מה קרה עם המצלמות? טוהר הבחירות, בבית ספר בכיתה י"ב עשיתי בגרות, ואחת השאלות באזרחות הייתה על טוהר הבחירות. כבר אז למדנו שטוהר הבחירות הוא הערך הדמוקרטי הכי הגבוה והבכיר ביותר. הכי חשוב במדינה דמוקרטית,

יותר מהכול, שהבחירות ישקפו את רצון העם, שהבחירות ישקפו את רצון העם גם בתהליך הבחירות עצמן וגם אחר כך, שרצון העם יהיה הריבון, זאת אומרת, רצון העם החליט מי יהיה פה ראש הממשלה, איך תיראה הממשלה ומי יהיו חברי הכנסת. באים פה ואומרים שיש גבולות גזרה. יש גבולות גזרה לטוהר הבחירות?

לטוהר הבחירות אין גבולות גזרה. אנחנו רוצים עודף מידע, אנחנו רוצים עודף אבטחה, אנחנו רוצים עודף יכולות לראות שהכול נעשה בצורה הבטוחה ביותר. אין דבר כזה להחסיר מטוהר הבחירות, יש רק להוסיף על טוהר הבחירות. ואני לא מצליחה להבין. הם אומרים לנו: זה ספין, זה ספין. איפה הספין? האופוזיציה יכלה מהיום הראשון להצטרף ולהגיד: נכון, כמו שאני אומרת עכשיו, טוהר הבחירות הוא מעל הכול, אנחנו איתכם, אין לנו מחלוקות, אנחנו ביחד איתכם. וברגע שהיא הייתה אומרת: אנחנו איתכם ביחד, לא היה ספין והכול היה נגמר, כי זה הדבר הנכון. הרי לא אנחנו רצינו לחוקק את החוק הזה. אומרים לנו: למה בחקיקת בזק? לא רצינו לחוקק את החוק הזה. בשתי מערכות הבחירות האחרונות אנחנו מתנהלים

עם מצלמות.

אנחנו חושבים שטוהר הבחירות הוא מעל הכול, ולכן אנחנו שמים מצלמות משל עצמנו בשתי מערכות הבחירות האחרונות. בא השופט מלצר ומסביר לנו: לא, זה לא חוקי.

בהיאמר שזה איננו חוקי עוד, מה עוד נותר לנו על מנת לשמור על טוהר הבחירות מלבד לחוקק את החוק? לא אנחנו רצינו לחוקק, אנחנו רצינו לשמר את המצב הקיים. אבל משאמרו לנו שאי-אפשר לשמר את המצב הקיים בלי לשנות את החוק אנחנו נאלצנו להגיע לכאן ולשנות את החוק.

אז זה לא חוק בזק, זה אילוץ שלנו. ושוב אני אומרת: אין גבולות גזרה לטוהר הבחירות. טוהר הבחירות הוא מעל הכול וחובתנו לשמור עליו. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת קרן ברק. עכשיו חבר הכנסת יואב קיש, ואחריו, חבר הכנסת הרב משה גפני. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לדעתי ולצערי בבית הזה לא מבינים ולא הבינו כמה דרמטי היה היום של אתמול. אתמול ראש הממשלה, הצהרתו בדבר ההתחייבות להחלת ריבונות בבקעת הירדן זה מהלך היסטורי. ואתם יודעים מי כן מבינים את זה? דווקא כל השכנים,

שלא כל כך אוהבים אותנו, הם מבינים את זה היטב. אז שמענו את הבעיות והגינויים של הסעודים והליגה הערבית. הם מבינים שראש הממשלה הוביל פה מהלך היסטורי לטובת עם ישראל ומדינת ישראל. אני, כמי שהוביל לריבונות בכל הקדנציה הקודמת, הייתי בשיחות רבות עם ראש הממשלה על העניין הזה, וראיתי איך הוא בונה את המהלך המדיני הזה. שיהיה ברור לכולם: מי שחושב שאפשר לעשות את זה בזבנג וגמרנו טועה.

צר לי לומר, גם כל ניסיון הפחתת הערך, שדווקא בא ממפלגות שהן כביכול מצד ימין שלנו, הוא בעיניי מיותר ופופוליסטי. הם היו צריכים להצטרף לברכות החמות לראש הממשלה על הישג מדיני מדהים. בסופו של דבר זה יבוא לידי ביטוי בכך שעם ישראל יצטרך להחליט בעוד שבוע אם הוא נותן את הכוח לראש הממשלה, מצביע מחל, מצביע לליכוד, כדי שכשנחזור מהבחירות האלה נוכל לעשות את המהלך הזה כמהלך פתיחה לקדנציה הבאה. בצד השני יש לנו את האויבים שלנו, דרך אגב, ביניהם גם החמאס. אני חושב שחלק מהטריגר לאותו אירוע של טילים על אשדוד היה כדי לפגוע במהלך הזה. הם ראו מה ראש הממשלה משיג, הם מבינים איזה ערך יש לנתניהו ולמדינת ישראל כשראש הממשלה עומד בראשותה, והמהלך שלהם, כמו של חיזבאללה ושל איראן ושל אחרים: הם עושים הכול כדי לפגוע ולנסות להוריד את נתניהו ואת הליכוד מהשלטון.

ישב פה איימן עודה קודם, חבר הכנסת, הוא התראיין בערבית לכתב של הטלוויזיה הפלסטינית,

כשהוא מדבר ערבית אז אני קצת נוטה להאמין לו יותר מאשר כשהוא מדבר עברית. הוא מפרט את ההישגים המדהימים של נתניהו, והוא אומר: אנחנו חייבים להפיל את ממשלת הימין הזאת: תראו את נתניהו, אף ראש ממשלה אחר לא היה כל כך קרוב לשלטון האמריקני, לא הביא את ההישגים המדהימים האלה.

סופר את זה כגנאי, הוא מדבר על העברת השגרירות לירושלים כעל בעיה קשה,

ועל על זה שארצות הברית מכירה בריבונות הישראלית ברמת הגולן כעל בעיה.

אלו הישגים היסטוריים, ויחד עם זה ההישג של אתמול, בקעת הירדן, צפון ים המלח, בעזרת השם, אחרי הבחירות תיתנו לנו את הכוח, נעשה את זה. הישג מדהים לראש הממשלה ולמדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת הרב משה גפני, בבקשה, ואחריו יסכם שר המשפטים. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי הכנסת, האמת היא שלא רציתי לדבר, אדוני היושב-ראש, לא רציתי לדבר בגלל שזה סתם לוקח זמן לאנשים ונמצאים ערב בחירות, אבל הייתי מוכרח לבוא כדי לברך את אביגדור ליברמן. שמעתי אותו כמה פעמים אומר שהחרדים מזייפים בבחירות, מזייפים בקלפיות, ומתים מצביעים והכול, ובאתי לברך אותו. אני חשבתי שהוא יזם את החוק של המצלמות בקלפיות כדי לתפוס את החרדים. אני שואל את הסדרנים ואני מחפש: הוא לא נמצא. הוא נגד המצלמות. אבל מה הוא יעשה עם הקלפי במאה שערים, שהוא פרסם שבמאה שערים הייתה תחיית המתים, הצביעו 120%,

הצביעו יותר ממה שיש בפועל, זאת אומרת, מתים באו מבית הקברות. לא התעצלתי, הלכתי לוועדת הבחירות לראות את התוצאות של הקלפיות במאה שערים. התברר שבקלפיות, מספר הבוחרים במאה שערים זה 11,500 בוחרים. מספר בעלי זכות הבחירה. בעלי זכות הבחירה. כן, לא בוחרים. בעלי זכות הבחירה, תודה, ומתוך זה הצביעו 4,300. זאת אומרת, 40% הצביעו. פחות? בסדר, לא למדתי ליבה. בסדר, פחות מ-40%. מתוך זה, אגב, הצביעו 1,100 ליהדות התורה. מתוך מספר בעלי זכות הבחירה, יהדות התורה קיבלה שם בקושי 10%. וליברמן אומר: מה, צריך לעצור את החרדים מכיוון שהם מצביעים באמצעות מתים שמביאים מבית הקברות. היו לו עשרה קולות, לליברמן. כנראה שאלה המתים. הוא קיבל הכי פחות שמה. מרצ קיבלה שם 158 קולות. הוא קיבל עשרה קולות, במאה שערים יודעים שהוא לא שווה כלום. על כל פנים, אני הייתי בטוח שלפחות הוא יהיה נאמן לדברים שלו. הוא מדבר דברים, חבר כנסת כל כך הרבה שנים,

אבל לפחות עכשיו לעצור את החרדים. הבעיה שכחול לבן התרשמו ממנו. אני נסעתי פה, באתי לכנסת, ראיתי שלט גדול של כחול לבן, והם כותבים בשלט גדול שרק הם יוכלו לעשות ממשלת אחדות חילונית. אז לא כל כך הבנתי. זה כמו שאומרים: אנחנו נעשה ממשלת ימין שמאל, מה זה ממשלת אחדות חילונית? זאת אומרת, לא יהיו שם, מי שלא חילוני לא יהיה בממשלת האחדות הזאת שהם חושבים שהם יקימו? מסורתיים לא שם. לא שם. מסורתיים לא שם. ממשלת אחדות חילונית, ככה יאיר לפיד אמר לו, לבני גנץ, שהוא יעשה.

כמו ליברמן, מותר לדבר, להגיד, להשמיץ, לעשות הכול. עם כל הכבוד, ממשלת אחדות חילונית, זו התחרות בינם לבין ליברמן. עוד מעט הם יגידו שבמאה שערים הצביעו 240%. למה לא, אפשר להגיד מה שרוצים. בסופו של דבר, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהעם בישראל הוא מספיק פיקח, הוא מספיק חכם כדי להבין שכל הליברמן הזה זה הצגה, הצגה ממש, עם כל הדברים שהוא אומר. אנחנו הרי יודעים, הוא אומר כל מיני דברים שלא מתחילים ולא מסתיימים ולא נגמרים ולא כלום.

120% מצביעים במאה שערים. לפחות כלפי חוץ תבוא לכאן ותצביע בעד המצלמות. הינה, נמצא פה הרב ליצמן. אנחנו דיברנו: מה תעשה סיעת יהדות התורה? הרי אם אנחנו נהיה נגד, לא כל כך התערבנו בזה אבל אם נהיה נגד, יגידו שליברמן צודק. באנו במיוחד להצביע בעד, שיצלמו את הקלפי במאה שערים. אז איפה אתה, ליברמן? מה, אתה עובד עלינו?

בשביל לראות את השלט, ששכנעת את כחול לבן על ממשלת אחדות חילונית? בשביל מה באנו לפה? בשביל שאתה תפיל את החוק הזה? מה קרה, במצלמות או לא במצלמות, אפשר לחשוב. כנראה שאתה נגד בגלל שאתה זייפן. אתה מזייף. ואני קורא לך, תענה לי. אתה לא פה, לפחות תענה באיזושהי צורה, תשמיץ עוד הפעם את הציבור החרדי. אנחנו בעד מצלמות. אנחנו חושבים שהבחירות צריכות שיהיו, באופן מוחלט, טוהר הבחירות צריך להיות יסוד מוסד, שבאמת מי שמצביע, ההצבעה שלו תיחשב, ומי שמזייף,

אז למה אתה לא פה? למה אתה לא בא ומתמודד עם הדבר הזה? למה אתה לא אומר את מה שאתה משקר לציבור, כמו שאתה משקר בעוד הרבה דברים אחרים? אמרת, שמעתי, אני גם לא התערבתי, שאתה תמליץ על ביבי, על נתניהו. אמרת. מתברר שאתה עכשיו בכלל נגד בגלל שאתה שונא אותו. אז למה שיקרת לנו? אנחנו שמענו אותך, אנחנו לוקחים אותך ברצינות. אמרת שתמליץ על בנימין נתניהו, אז אמרנו שגם אנחנו נמליץ על נתניהו. עכשיו מה נעשה, אחרי שמתברר שאתה לא ואנחנו רוצים לעשות מה שאתה עושה? אז למה אתה לא מאפשר לנו שנקבל את הדברים שלך ונחשוב שמה שאתה אומר, אתה אומר דברים אמיתיים? אתה לא אומר דברים אמיתיים, אתה שקרן. אתה משקר לאורך כל הדרך. אמרת שאתה שונא אותנו, וכולנו פה, החרדים שנמצאים פה, יכולים להעיד שזה שקר. הוא חבר שלנו.

בכל אופן, הזמן, אני מסיים.

הוא לא חבר שלי. הוא לא חבר שלך? לא משנה, אבל הוא חושב שהוא חבר שלך. הוא משקר בכל מה שהוא אומר, במיוחד שהוא ממליץ על נתניהו. אנחנו יודעים שהוא שונא אותו. הוא מדבר על הציבור החרדי שהוא מזייף, הוא יודע שזה שקר.

הוא אפילו יודע, לפחות היה לוקח דוגמה שאנשים לא כל כך מכירים, אבל הוא לוקח בדיוק את הקלפיות של נטורי קרתא, שכולם יודעים שהם לא מצביעים. הלוואי והיו מצביעים,

אבל הוא יודע שהם לא מצביעים. אני מאוד רוצה לשמוע אותך עוד חצי שעה,

כבר היו כאלה שדיברו יותר, אבל תסיים. אני מסיים. אני אומר שיש בליבי, תן לו, אני נהנה, אבל אסור לי. אני צריך להיות שוויוני לכולם.

אני לא לוקח את, אגב, לא היה אחד שהפסקתי אותו בשלוש דקות, אל תדאג. יש בליבי על ליברמן. באתי בגלל שהייתי בטוח שאנחנו הולכים פה בשיירה להצביע בעד הצבת מצלמות בקלפיות, בגלל שזו האג'נדה שלו, שהחרדים לא יזייפו. באנו להצביע כל הסיעה, שיקר לנו. הלכנו והמלצנו על נתניהו בגלל שהוא אמר: אני ממליץ על נתניהו. ככה הוא אמר לבוחרים. הלכנו והמלצנו על נתניהו, בסוף הוא משקר.

אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על הסבלנות. אני חושב שכאן, בבניין הזה, הייתה הרבה צביעות בשנים שאני מכיר, אבל שיאים כאלה, בלתי נודעים,

העיקר שתהיה ממשלת אחדות חילונית. תודה רבה, הרב משה גפני. עכשיו ישיב שר המשפטים אמיר אוחנה. הוא יסכם את הדיון ואחר כך ניגש להצבעה. שר התקשורת, אם תרצה להגיב על העניין של השופט מלצר, אז אחרי ההצבעה ניתן לך את זכות הדיבור לחמש דקות. אם תבחר, זו בחירה שלך. תודה לך, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אנחנו, אוה, אתה מעלה את זה?

הגבוהים תמיד סובלים.

אנחנו נמצאים כמה רגעים לפני ההצבעה

שייתכן שיכריע את גורל הבחירות, ייתכן ויכריע האם תוקם ממשלה, איזו ממשלה תוקם. בבחירות האחרונות, על חודם של כ-1,400 קולות, יש שיגידו אולי אפילו פחות, הוכרעו הבחירות האלה, ואנחנו מצאנו את עצמנו בסחרור חסר תקדים בתולדותיה של מדינת ישראל, בתוך מערכת בחירות נוספת. העדויות על הזיופים, העדויות על אנשים שנפטרו בין רגע פרסום ספר הבוחרים לבין רגע ההצבעה בפועל אך בכל זאת הצביעו, נפטרו אך הצביעו, העדויות על אנשים שלפי רישומי משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, נמצאים בחו"ל, לא נמצאים בארץ, אבל הצביעו בזמן הבחירות, כל העדויות הללו עדיין נבדקות. אבל לא יהיה זה מופרך להגיד, אדוני, שאילו היה לנו חוק כזה בבחירות הללו, מאוד ייתכן שהיינו מקבלים גם הכרעה, הכרעה שמשקפת נאמנה, משקפת נכון יותר, באופן מדויק יותר, את דין הבוחר. אני, ברשותך, רוצה להפסיק אותך שנייה. במליאה הרגילה יש פעמון שאיתו המזכירה מודיעה שהולכת להיות הצבעה. פה אין לנו את זה, לכן אני מודיע לכל חברי הכנסת שצופים בנו בחדרים: מי שרוצה להצביע מוזמן לבוא, כי מייד אחרי שר המשפטים מאיר אוחנה אנחנו ניגש להצבעה.

תודה, אדוני.

ויש טענה כזאת, שבנסיבות רגילות היה מוטב ללכת בדרך המלך: לקיים דיונים בוועדות, לשמוע דעות כאלה, דעות אחרות. יש טענה, למשל, שמוטב היה שהצילומים הללו ייערכו, אבל ייערכו ויפוקחו על ידי ועדת הבחירות המרכזית. אפשר לדון על זה,

אומרת ועדת הבחירות המרכזית: אין לנו יכולת להיערך לדבר הזה בסד הזמנים הזה.

אז עכשיו יש בפנינו שתי אפשרויות. היות שמתאספים עכשיו, אנחנו מבקשים שקט,

עכשיו יש בפנינו שתי אפשרויות, היות שהאפשרות הזאת שוועדת הבחירות תפקח, אמרה לנו ועדת הבחירות: אין אפשרות כזאת. אז מה שתי האפשרויות שיש בפנינו? או להותיר את המצב הקיים כפי שהוא, כלומר לאפשר את המשך הזיופים, את המשך ההונאות ואת הסיכון שתהיה כאן גנבה של בחירות, או להצביע בעד החוק שאנחנו מביאים. ומה הוא אומר החוק הזה? הוא אומר מאוד בפשטות: הרי השיטה שבחר המחוקק הישראלי לאורך השנים, זה לא דבר חדש, השיטה היא שנציגי המפלגות הם שמפקחים בקלפיות. כשמפלגה אחת משגיחה על רעותה, וכשמפקחים כאלה משקיפים ומפקחים על האחרים, אנחנו יוצרים איזון, אנחנו יוצרים מאזן, ובמאזן הזה, כך המחוקק הישראלי מניח, יש את השיטה הנכונה ביותר, טמונה האמת הזאת שאנחנו מצליחים לשקף באופן המיטבי את מה שרצה הבוחר, את דין הבוחר. ואנחנו מבקשים שאותם מפקחים, לא מפקחים נוספים ולא מצלמות נוספות, אלא אותם מפקחים שנמצאים בקלפיות יוכלו לעשות את הדבר הבא: לשלוף מצלמה ולצלם, ואת כרטיס הזיכרון לשים אחר כך יחד עם דוח הקלפי, כדי שבמקרה שעולה טענה לזיוף או טענה להונאה כזאת או אחרת אפשר יהיה לבדוק.

גם את זה אפשר לעשות היום, אבל בלי המצלמה, כלומר צריך להאמין או לא להאמין למפקח שבא וטוען את טענותיו. ומה אנחנו אמרנו? שאלה אינפורמטיבית: המשקיפים וחברי ועדת הקלפי הם ממונים מטעם ועדת הבחירות,

נכון, אבל הם נציגים של המפלגות. וגם להם אסור לצלם?

נכון להיום אסור. גם למזכיר? המזכיר הוא מטעם ועדת הבחירות, משולם. אבל גם החברים מטעם המפלגות וגם המשקיפים, הסמכות שלהם היא מוועדת הבחירות,

הם לא אנשים זרים שנכנסים.

ולמרות זאת פסקו שאסור להם לצלם. אני פשוט רוצה להבין את החוק. אדוני צודק.

וזו, אגב, החלטה חדשה. אנחנו סברנו שמותר לצלם, שלא צריך חוק בשביל זה. אמרנו: מה שתופס המפקח בחושיו, מה שהוא רואה בעיניו, מה שהוא שומע באוזניו, הוא יכול לשמור לא רק במאגר הזיכרון האנושי, שנוטה לפעמים לבעיות שכחה, בעיות זיכרון, מניפולציות, אלא במאגר זיכרון דיגיטלי שנאמר, פחות נוטה לבעיות מהסוג שפירטתי, וכך נהגנו. אלא שאמר יושב-ראש ועדת הבחירות, בהחלטה לפני כשלושה שבועות: אולי אפשר, מאה אחוז, אבל בחוק. צריך שיהיה חוק שמאפשר את הדבר הזה.

אמרנו: רוצים חוק, נביא חוק. ישבנו, ניסחנו, הגשנו, ועכשיו מה אומרים לנו? טוב, הבאתם חוק, נכון, בסדר,

זה קצר מדי, זה סמוך מדי לבחירות. לא יהיה די זמן לדון בחוק הזה, אז אחרי הבחירות. כלומר סגרו את דלתות האורווה, אין בעיה, אבל חכו שכל הסוסים יברחו ממנה קודם. תעלו על הרכבת, אתם יכולים לעלות על הרכבת, אבל אחרי שהיא תצא מהתחנה, זה מה שאומרים לנו היום. ואנחנו, אדוני, אנחנו לא מקבלים את זה. שלום, אדוני יושב-ראש הכנסת. שלום. אנחנו, אדוני, אנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו אומרים שלמרות סד הזמנים הדחוק, הצעת החוק הזאת, שימו לב לדבר הבא, תקבל יותר שעות כנסת וממשלה מהצעת חוק רגילה. אנחנו ישבנו בממשלה ביום ראשון. חבריי השרים ישבו יחד איתי. אני הבאתי את ההצעה לממשלה, נימקתי אותה, ולאחר מכן התקיים דיון, אדוני, של שלוש שעות, שלוש שעות דנו בהצעת חוק אחת, אפילו לא חוק-יסוד, בהצעת החוק הזאת, שבכלל ספק אם צריכה הייתה לבוא לעולם. מישהו יכול לספר לי, שאלתי קודם את החברים עם הניסיון הפרלמנטרי העשיר, בני גנץ, אולי גבי אשכנזי, אולי יאיר לפיד, שבכל זאת מדי פעם היה מגיע לכנסת בין טיסה לטיסה כשר החוץ מטעם עצמו, הוא היה מגיע מדי פעם, אולי הוא יכול לספר לי על עוד הצעת חוק, אולי חוק-יסוד אפילו, שקיבלה שלוש שעות דיון בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות כל שרי הממשלה. השר לוין ותיק ממני, השר אלקין ותיק ממני,

אולי מישהו מכם יכול לספר על עוד הצעת חוק שזכתה לשלוש שעות דיון בממשלה? לא, לא סיפרו לי על הצעה כזאת. אבל גם בכנסת, תראו מה משך הזמן שאנחנו מקדישים לקריאה הראשונה של ההצעה הזאת. זה הרבה יותר מכל אחת מ-40 הצעות החוק שמגיעות בשבוע ממוצע, לאחר שמקבלות דיון של דקות ספורות במקרה הטוב בוועדת השרים לענייני חקיקה. אז גם מבחינה פרוצדורלית, גם מבחינה מהותית, מכל בחינה שהיא מוצדק להצביע בעד החוק הזה. ועכשיו באו עם חוות דעת מהבוקר של הייעוץ המשפטי לכנסת, ובה הם מעלים טענה שאני, בכל הכבוד הראוי, חולק עליה. הטענה היא שסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, שקובע שהבחירות תהיינה שוות, יחסיות, חשאיות, נפגע בסעיף הזה בשני הרכיבים, הרכיבים של השוויון ושל החשאיות.

למה אני חולק על הטענה הזאת?

נתחיל מהחשאיות.

ביקשנו לקיים צילום באמצעות פריסקופ שיגלוש מעבר לפרגוד? ביקשנו לצלם במצלמת רנטגן?

מה שהמפקח רואה הוא יכול לצלם. החשאיות נשמרת בקפדנות מאה אחוז. לא יכולה להישמע טענה כזאת. היא טענה מופרכת מעיקרה, ואסור לקבל אותה. וטענו לגבי השוויון, כאילו שההיערכות שהליכוד נערך, מה הליכוד נערך? שולפים מצלמה, מצלמים, זה הכול. 2019, לא צריך היערכות מיוחדת, לא צריך מצלמות מיוחדות. כל פקח יכול לצלם בכל קלפי, בכל מגזר, בכל מקום בארץ. הדבר הזה הוא שמשרת את טוהר הבחירות, הוא שמגשים נאמנה את דין הבוחר. את מה אנחנו רוצים לשרת כאן?

יאמרו לי, האם אני יכול לסיים, עליזה?

אנחנו מבקשים להגשים את דין הבוחר, זה מה שאנחנו עושים כאן. ובאיזה אורח פלא, אורח פלא מדהים ממש, דווקא הגורמים שאמונים על טוהר הבחירות, הגורמים שהיית מצפה שיקפצו על המציאה ורק אולי יצטערו שלא הם יזמו אותה, הם שמביעים כאן התנגדות. וחברי הכנסת של האופוזיציה, שמתנהגים כעדר של בוטים שלא מסוגל לנמק את ההתנגדות שלהם, וכנראה משום כך הם אינם נמצאים כאן,

הם מתביישים להצביע נגד הצעת החוק הזאת, כי הם יודעים שמי שמצביע נגד החוק הזה הוא או זייפן או נהנה מהזיופים, אין משהו אחר. מי שמצביע נגד החוק הזה הוא או זייפן או נהנה מהזיופים, ולכן הם מתביישים להגיע לכאן. בצדק הם מתביישים להצביע נגד החוק הזה. אבל בראש המתביישים מי שאך לפני ימים ספורים, במוצאי שבת האחרונה, הצהיר בפומבי, כתב בעמוד הפייסבוק שלו, והאשים אותנו שאנחנו שקרנים כשטענו שהוא מזגזג לגבי חוק המצלמות. הוא אמר: הליכוד משקר, אנחנו נצביע בעד חוק המצלמות, אנחנו לא מציבים שום תנאי. אלה מילותיו שלו, תבדקו בעמוד הפייסבוק. והינה, לא חלפו להן 48 שעות, כמו אותן 48 השעות שהוא הבטיח לחסל את הנייה מהרגע שהוא יגיע לתפקיד שר הביטחון, מאז הוא הגיע והנייה עדיין מחכה, עוד לא חלפו להן 48 שעות והוא חזר בו, שוב זגזג, והצהיר שלא יצביע בעד חוק המצלמות. הוא מתבייש לבוא לכאן ולהצביע נגד החוק כי הוא מבין את מה שאמרתי קודם, שמי שמצביע נגד החוק הזה הוא או זייפן או נהנה מהזיופים. ואנחנו מבינים שיש לו גם,

ברית חדשה שבמסגרתה הוא יחבור לכל גורם שהוא, רק לא נתניהו, רק לא ביבי, מה שנקרא. לכל גורם אחר הוא יהיה מוכן לחבור. אגב, הינה, עוד דבר מעניין שנוגע לבחירות. אתם זוכרים שבעבר ישראל ביתנו הייתה מובילת המאבק לפסילת חנין זועבי והמפלגות של בל"ד שפועלות נגד המדינה? הוא הוביל את המהלך. תראו מה קרה הפעם: ישראל ביתנו, להבדיל מהליכוד ועוד מפלגות, אפילו לא הצטרפה למהלך, לא כיוזמים, כמצטרפים, לא הצטרפו למהלך. זה לא מדליק איזו נורה אדומה אצל מישהו? כשאנחנו אומרים, הקואליציה של לפיד, טיבי וגנץ, אנשים אומרים: לא עד כדי כך. תחברו את הקווים. איזו עוד ממשלה אלטרנטיבית הם יקימו?

עם הנורבגים? עם הערבים. ממשלה שתתבסס על שונאי ישראל ועל איימן עודה. אגב, צריך להגיד, זה אחד הסרטונים המוצלחים שקמפיין הליכוד עשה, פשוט להשמיע את איימן עודה איך הוא מדבר על רצונו שנתניהו ייפול ותקום ממשלה חלופית. מהי אותה ממשלה חלופית שהוא מייחל לה? מי יעמוד בראש הממשלה החלופית הזאת? מי יעמוד בראשה? הציבור הישראלי שומע, הציבור הישראלי מבין והציבור הישראלי בעניין הזה, אני אומר לכם, גם מהאופוזיציה, איתנו.

מה יש במצלמות? מה זה הטענות המופרכות האלה, שהמצלמות תייצרנה אנדרלמוסיה? אני מחכה, חבריי מהסיעה. יש בקשה להצבעה שמית, כך שתיקח בחשבון,

שזה ייקח עוד הרבה זמן. אז אני קורא לכם, חברי הכנסת כולם, להצביע בעד החוק הזה. אם היו כאן יושבים בכיסאות הריקים חברי הכנסת של ישראל ביתנו, היינו מעבירים את החוק הזה ברוב מוחץ. אנחנו נעביר אותו ברוב.

אדוני יושב-ראש הכנסת, שדי בכל רוב כדי להעביר את החוק הזה.

הוא איננו עומד בסתירה לאף חוק-יסוד. לצערי, יש חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת שחולקת על הדבר הזה. נכון, כבר דיברתי על זה ארוכות. אני סבור שאנחנו יכולים להתמודד עם זה גם בפני בית המשפט העליון. אני קורא לכולם להצביע בעד ולהעביר את הצעת החוק הזאת.

תודה לשר המשפטים חבר הכנסת אמיר אוחנה. חברי הכנסת, אנחנו נצביע על הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 73) (תיעוד חזותי או קולי בקלפיות), התשע"ט 2019, בקריאה ראשונה. הממשלה ביקשה הצבעה שמית. אני מזכיר עוד פעם: בכל שלוש הקריאות, על פי עמדת הלשכה המשפטית של הכנסת, דרוש רוב של 61 חברי הכנסת.

גם אם יש רוב בעד החוק, אם לא הגענו ל-61 או יותר חברי כנסת, החוק לא עבר בקריאה ראשונה. גברתי המזכירה, אנחנו ערוכים? בבקשה, נא להתחיל את ההצבעה. יש חוות דעת במייל אצל כל 120 חברי הכנסת. בבקשה, גברתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, בעד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל,

גלעד ארדן, בעד גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

רם בן-ברק, אינו נוכח אלי בן-דהן,

יואב בן צור,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק,

ניר ברקת,

אבי גבאי, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח מאי גולן,

אילן גילאון, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

יעל גרמן, אינה נוכחת עוזי דיין, בעד אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי,

יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מכלוף מיקי זוהר,

אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר,

חילי טרופר, אינו נוכח דסטה (גדי) יברקן, אינו נוכח מרדכי יוגב,

היבה יזבק, אינה נוכחת שלי יחימוביץ' אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן,

יצחק כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת משה כחלון,

ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת

בעד עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ,

ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח איפה אביגדור? איפה אביגדור ליברמן? (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב ליצמן, בעד חברי הכנסת, נא לא להפריע למזכירת הכנסת. בבקשה, גברתי. אחרי אביגדור ליברמן.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב ליצמן, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח איפה, איפה, מאיר פרוש (יהדות התורה): כנראה רוצה, שקט, שקט.

אוסנת הילה מארק,

פטין מולא,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה (אתי) עטייה,

רועי פולקמן, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

אורלי פרומן, אינה נוכחת מאיר פרוש, (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר פרוש,

עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ,

רפי פרץ,

אורית פרקש-הכהן, אינה נוכחת יואב קיש, בעד אריאל קלנר,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח טל רוסו, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי (קטרין) שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, אינו נוכח מיכל שיר,

עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת גברתי מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת וחברות הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון. אלה שלא ענו, זה ממשלת אחדות חילונית?

אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת גבי אשכנזי, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח רם בן-ברק, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אבי גבאי, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח דסטה (גדי) יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת שלי יחימוביץ' אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח

אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי ניסנקורן, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רועי פולקמן, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אורית פרקש-הכהן, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח טל רוסו, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת חברי וחברות הכנסת, האם יש מישהו או מישהי שמזכירת הכנסת לא קראה בשמו או בשמה? דנידין. אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. אתה מוכיח בקיאות בספרות העברית. עכשיו גם יש לך מה להגיד?

חברי הכנסת, הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 73) (תיעוד חזותי או קולי בקלפיות), התשע"ט 2019,

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לא אושרה בקריאה ראשונה, כי לא הגענו ל-61 קולות כפי שביקשה הלשכה המשפטית של הכנסת. הייתי אומר: ניפגש בבחירות, אבל זה נשמע כמו איום, אז אני אומר: ניפגש